1 בינואר 2025. הנושא הראשון על סדר-היום, הצעות חוק בדיון מוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק נכסי המדינה (תיקון, השכרת נכסים למתקני רדיו טלפון נייד), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת אברהם בצלאל. אני מזמין את חבר הכנסת אברהם בצלאל להציג את הצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש יודע שהיום מנעו מעינב צנגאוקר להיכנס לבית הזה?

לא יודע? לא, לא ידוע לי. שמנעו מאימא של חטוף, מתן צנגאוקר, להיכנס למשכן הכנסת?

עד אנה תגיע חרפתנו?

בוקר טוב. העיקר הדלקנו פה אתמול נרות כיפה, חטופים, אבל עינב צנגאוקר, כי היא דופקת על השולחן, לא הכניסו אותה. אתה רוצה לתת לי לדבר?

לא אמרתי את מה שאני רוצה, אמרתי את מה שרוב הציבור הישראלי חושב - - טוב. תודה רבה. בוקר טוב, חודש טוב, חנוכה שמח. - - שכנסת שבולמת כניסה של אימא של חטוף לא ראויה וצריכה להתפזר. חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה. אין אלימות בכנסת, גלעד, לאף אחד.

ברשות אדוני היושב-ראש, אדוני השר קרעי, שר התקשורת, חוק חשוב מאוד, תמכת בו, אז כנראה הוא חוק חשוב מאוד, כמובן ידידי השר שר העבודה, הרב בן צור, חבריי חברי הכנסת, באמת, רק משפט אחד לגבי אתמול. אני חושב שזו בושה וחרפה, מה שקרה פה אתמול, לדאוג שראש ממשלה צריך להגיע ממיטת חוליו. אני חושב שאלה דברים שלא היו. אלה מוסכמות, ומי ששבר את המוסכמות האלה צריך לעשות הרבה חשבון נפש. לכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקרות כאלה מקרים וכאלה דברים וכאלה נסיבות, שלא נצטרך את זה, אבל לבוא ולגרום לראש ממשלה, במצב שהוא נמצא להביא אותו לפה, וגם את חבר הכנסת בועז ביסמוט, שישב שבעה על אימו, אני אומר לכם את האמת, אני אתמול ישבתי פה ופשוט בושתי ונכלמתי לראות עד לאן הידרדרנו ומה המצב שלנו. אני מאוד מקווה שהדברים האלה לא יקרו בשום צורה, משום סיבה, כי יש דברים שצריכים לדעת שהם מעל לפוליטיקה, מעל לימין ושמאל, מעל להרבה הרבה דברים. קצת ערכים. הרגשתי שאני פשוט חייב להגיד שתי מילים על הדבר הזה,

חזרתי אתמול הביתה באמת בוש ונכלם. עכשיו לגבי הצעת חוק. למי מאיתנו לא יצא להיתקל בבעיות קליטה שכיחות למדי. מי מאיתנו לא חווה מדי יום שיחות מקוטעות, אזורים שבהם בקושי ניתן לשוחח בטלפון או אפילו לשמוע רדיו, דבר שמהווה מטרד לכולנו. כמה הררי מיילים נכתבו על בעיות הקליטה בפריפריה ובשאר הארץ. כמה מיילים נשפכו על החוסר באנטנות ובקליטת סלולר. זו מציאות בלתי נסבלת שכולנו חווים אותה יום-יום. היא כמובן התחילה בכוונה טובה ובפעילות מבורכת של משרד התקשורת בשנת 2011 להפריט את שוק הסלולר ולפתוח אותו לתחרות ובכך להוריד מחירים, ולכן המחירים ירדו באופן דרסטי. אבל צידו השני של המטבע, הפחד מהתחרות גרם לחברות להפחית את ההשקעה שלהן בתשתיות סלולר באופן דרסטי, והדבר הגיע למצב שישראל הידרדרה למקום ה-64 מתוך 145 מדינות שהקליטה בהן היא פשוט רחוקה מאוד. אזרחי ישראל חווים מדי יום שיבושי קליטה, בדגש על אזורי הפריפריה. כיושב-ראש ועדה לצמצום פערים חברתיים בפריפריה אני מקבל בלי סוף פניות על הנושא הזה. רק כדי לסבר את האוזן, בין שנת 2013 לשנת 2021 הוגשו 607 תלונות על בעיות קליטה למשרד התקשורת רק מירושלמים, נתון מטורף שמציב לנו רמזור אדום ודורש מאיתנו לעשות מעשה ולא להשאיר את המצב הזה כמו שהוא עכשיו. לא הגיוני שבשנת 2018 היו בישראל 7,921 אנטנות סלולריות ועד עכשיו נוספו רק 70 אנטנות, עלייה של 1% בלבד. אנחנו יודעים כמה התרבתה האוכלוסייה, כמה רחובות חדשים יש, כמה אנשים צורכים יותר טלפונים ותקשורת. זה פשוט הרחק הרחק ממה שמתבקש לפי הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד התקשורת. לבעיה הזאת יש כמה שורשים. השורש הראשון הוא חוסר הנכונות מצד חברות התקשורת להשקיע השקעה נחוצה, חוסר רצון, אבל מצד שני, הרבה הרבה קשיים מצד הציבור עצמו. הציבור מפחד שהקליטה עצמה גורמת לבעיות של סרטן, למחלות כאלה ואחרות. הרשויות פחות רוצות להתעסק עם זה, כי התושבים מתנגדים בהרבה מהמקרים. לכן זה פשוט גורם להפחתה, בסוף זה מפחית לנו את ההליך התקין של השיחה עצמה, או במקרים רבים גם אנשים אומרים לך: התקשרנו אליך, ואתה פשוט אומר: לא ראיתי שיחה כזאת. כנסת נכבדה, היום אנחנו עושים צעד ראשון שיקרב אותנו באופן ניכר לפתרון הבעיה. החוק שאנחנו מעבירים פה היום בקריאה טרומית הוא חוק שיחייב מקומות ציבוריים להשכיר באופן מוזל לחברות התקשורת מקום ולהתקין אנטנות סלולר, דבר שייתן זריקת עידוד משמעותית לחברות הסלולר להתקנת תשתיות תקשורת. אין ספק שהפחתת הקושי במציאת מקום והורדה משמעותית של המחיר שמשלמות היום חברות הסלולר ייתנו bust משמעותי מאוד לטיפול בבעיה המטרידה הזאת.

בשילוב אכיפה אפקטיבית של משרד התקשורת, יכול להוות שינוי דרמטי במיגור התופעה שמלווה אותנו. מעבר לתועלת העצומה שתהיה באופן ישיר לכל אזרח בישראל, הרחבת מעגל האנטנות תגרום להפחתת הקרינה הנגרמת על ידי שימוש במכשירים סלולריים באופן ניכר, מכיוון שככל שמכשיר הסלולר יהיה קרוב יותר לאנטנה, עוצמת השידור תפחת באופן ניכר. רואים את זה במחקרים שעשו בכל העולם: כמה שיש יותר אנטנות יש פחות קרינה, כי המכשיר עצמו צריך פחות לחפש איזו אנטנה שרחוקה אליו, הוא פחות מתאמץ, ויש פחות קרינה בין האנטנה לבין המכשיר עצמו. הדבר הזה רק יכול לגרום להורדה בתחלואה, יכול לעזור לאנשים שיהיו פחות חולים. לכן אני מבקש מחבריי חברי הכנסת, אומנם זה צעד קטן, אבל הדבר הזה יכול לעזור מאוד מאוד - - ששש. מה קרה היום? - - בלי עלות גדולה. זה יכול לעזור גם לקופת המדינה להפחית באופן ניכר את הקושי שלנו, של כולנו, בפרט של תושבי הפריפריה, שסובלים מתופעה ניכרת זו. החוק הזה יביא למציאות טובה יותר בחיי היום-יום של כולנו. אני רוצה באמת להודות לשר קרעי, שהיה איתי בכל התהליך הזה עד עכשיו, אני מבין שגם הוא עצמו מנסה לקדם דברים מאוד מאוד גדולים למען תושבי מדינת ישראל בכל המישורים, ובפרט במישור הזה של הקליטה הסלולרית, גם במכשירים עצמם וגם כמובן ברדיו, יש הרבה מקומות שאין בהם קליטה, ולכל השרים שתמכו בזה בוועדת שרים. אני מקווה לקדם את החוק הזה כמה שיותר מהר, כמובן, עם משרד התקשורת. לא נקדם שום דבר בלי האישור שלהם. תודה רבה.

אני מזמין את כבוד שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר, ידידי חבר הכנסת אברהם בצלאל, שמשקיע מאונו ומזמנו כדי לתקן דברים שהרבה מהם קשורים בנושא התקשורת, אני תמיד שמח על המעורבות שלך בנושאים האלה. חודש טוב ומבורך וחג אורים שמח לכל בית ישראל. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק נכסי המדינה מבקשת לקדם את השכרת נכסי המדינה לצורך הקמת מתקני רדיו טלפון נייד על ידי תיקון חוק נכסי המדינה, ולחייב את הגורמים המוסמכים להשכיר את נכסיהם לבעלי רישיון לתקשורת סלולרית לשם הקמת מתקני שידור, אלא אם כן מתקיימת מניעה המנויה בהצעת החוק. אני מברך על הכוונות הטובות של הצעת החוק, שכן היא ברוח הדברים שאנחנו מקדמים במשרד התקשורת. יש בהצעת החוק כמה דברים שצריך לתקן ולהביא אותם בחשבון תוך כדי התהליך.

הצעת החוק מציעה כי השמאי הממשלתי יקבע את המחיר.

בעינינו, מותיר את הנושא בעצם ללא התייחסות מספקת, כי מחיר השוק היום גבוה, וזה מה שגורם לזה שקשה מאוד לפרוס יותר ויותר אנטנות סלולריות. המחיר והכמות בעצם שזורים זה בזה, וטיפול בנושא היכולת של בעלי הזכויות בנכסי הנדל"ן של המדינה בלי לטפל בסוגיית המחיר לא יביא להשגת המטרות המוצהרות בהצעת החוק. יתרה מכך, להשאיר את זה בידי השמאי הממשלתי עלול גם לפגוע בתהליכים שמשרד התקשורת קידם בשנה האחרונה, ועלול לסכל את הצלחתם.

מוטב לוודא כי הצעת החוק, לכשתקודם ותעבור, תתייחס גם לנושא המחיר. לגישתנו, מחיר אשר יעודד הקמת תשתית סלולרית הוא מחיר המגלם את שווי השימוש מנקודת מבטו של מחכיר הנכס, בצירוף מרווח הוגן מינימלי. שווי שימוש מתייחס לחלופות ההכנסה של בעל הזכויות בנכס בגין שימוש בנכס או השכרתו לצרכים אחרים. כיום קיים מחסור בתשתיות סלולריות הפוגע באיכות הקליטה והשירות עבור הציבור. פריסה רחבה יותר תספק שירותי תקשורת יציבים ומהירים יותר בכל רחבי הארץ. משרד התקשורת מוביל שורה של מהלכים והקלות רגולטוריות שנועדו לאפשר לשחקנים נוספים להקים תשתיות, על מנת לעודד תחרות בשוק התקשורת. לכן צריך לוודא שגם שחקנים נוספים שהם לא בעלי רישיון לאספקת שירותי תקשורת, אלא שחקני תשתיות, שאנחנו מתכוונים להכניס עכשיו לשוק התקשורת, גם הם יוכלו להשתמש באותם נכסים. גם זה דבר שצריך לשים לב אליו בקידום הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת בצלאל, ברוח הדברים של הצעת החוק שלך וכמו שעדכנתי אותך כשקידמנו אותה גם בוועדת שרים לחקיקה, במהלך השנה האחרונה משרד התקשורת ומינהל הדיור הממשלתי פעלו לגיבוש מכרז מסגרת המיועד למתן הרשאה לשימוש בגגות נכסי הדיור הממשלתי לצורך הצבת אנטנות סלולריות. המכרז, שנמצא בשלבי הכנה מתקדמים, יכלול הסכם רוחבי שיאפשר שימוש בכלל נכסי הדיור הממשלתי להקמת תשתית סלולרית. המחיר שאנחנו מדברים עליו, ההולך ומתגבש, חבר הכנסת בצלאל, כדאי שתקשיב, המחיר ההולך ומתגבש - - - - - - מקשיב לברית של אחי עכשיו. אז שיהיה מזל טוב, בשעה טובה.

תקשיב אחר כך להקלטה. המחיר המתגבש שאנחנו מדברים עליו הוא כשליש ממחיר השוק. אנחנו מדברים על תשלום של כ-1,750 שקלים דמי שכירות, בהשוואה ל-5,000, 6,000 שקלים שיש היום, מה שיגרום באמת יביא לפריסה מואצת של תשתיות תקשורת מתקדמות. במסגרת הליך הכנת המכרז נדונו לעומק סוגיות הכרוכות בהתקשרות עם בעלי רישיונות רט"ן, לרבות בנושא התמורה הכספית. יש להבטיח, כמו שאמרתי, שהצעת החוק תתייחס גם לשחקנים עתידיים בשוק הסלולר ולא רק לחברות הקיימות. שימוע בנושא הזה של שחקנים נוספים כגון חברת החשמל, נתיבי ישראל וגורמים נוספים שיוכלו להיכנס לשוק התקשורת נמצא באוויר, ואנחנו מתכוונים להאיץ את פריסת תשתיות התקשורת המתקדמות, ולא רק על ידי חברות סלולר קיימות. לפיכך, יש לבחון ניסוח שמכסה כל גורם בעל רישיון מתאים להקמת אנטנות בהתאם לפקודת הטלגרף האלחוטי. שני דברים שצריך לתקן, סוגיית המחיר, והסוגיה שלאו דווקא בעלי רישיונות רט"ן, אלא כל מי שיקבל מאיתנו גם בעתיד רישיונות להקמת תרנים ולהצבת אנטנות. - - - לא, לא לחכות. אנחנו לא צריכים חוק, אנחנו עושים את זה בתקנות. במקביל, החוק שלך, החוק שאתה מביא, לכן גם ביקשתי לאשר אותו בוועדת שרים לחקיקה, זה נותן רוח גבית לתקנות האלה, שדברים וגורמים אחרים לא יעכבו אותן. חקיקה ראשית תמיד פותרת כל בעיה, אבל לא בטוח שבמקרה הזה אנחנו צריכים את החקיקה עד הסוף. יכול להיות שנתקדם מאוד מהר ונייתר את החקיקה, אבל בעיניי, החקיקה הזאת נותנת רוח גבית ומתווה כיוון גם לגורמים אחרים שנמצאים איתנו בתהליך. יוער כי משרד התקשורת עובד על הכללה של נכסים של חברות ממשלתיות נוספות, כגון מקורות, חברת החשמל, נמלי ישראל ורשויות מקומיות, אולם הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק נכסי המדינה, שלא חל על חברות כאלו, חברות ממשלתיות או רשויות מקומיות. זאת סוגיה נוספת, ובמידה שהצעת החוק תקודם כדאי להתייחס גם אליה. חברי חבר הכנסת בצלאל, הזכרת כאן כמה אתרים סלולריים חדשים. אני רוצה לעדכן את המספר שלך. פרסמתי אתמול, ביום האחרון לשנה הקלנדרית הישנה, שבשנתיים האחרונות הקמנו 379 אתרי סלולר חדשים בכל הארץ, כולל ביהודה ושומרון. זה גבוה בעשרות אחוזים ביחס לשנים קודמות. ההשקעה שלנו משמעותית מאוד בתשתיות סלולר מתקדמות,

בלי אתרים ששודרגו. בעצם נוספו מאות אתרי דור 5, ששדרגו אתרים קיימים, ואנחנו ממשיכים במלוא הכוח והעוצמה דרך הסרת רגולציה, הפחתת המחירים, כמו שהצעת החוק שלך עושה וכמו שאנחנו פועלים במכרז, וגם בהכנסת שחקני תקשורת חדשים, שיוכלו להגביר את הפריסה ולהוביל את מדינת ישראל לקדמת הבמה הטכנולוגית העולמית בתחום של תשתיות תקשורת מתקדמות. אני רוצה להזכיר עוד כמה נקודות שנוגעות לעניין הזה. יש ביהודה ושומרון תקציב שהשגנו של 50 מיליון שקלים, והפעימה הראשונה של המכרז יצאה לפועל, 22 אתרים. זה מעבר לשגרה, מעבר לשוטף. הקמנו עשרות אתרים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן בשנה וחצי שעברו. כמו שאמרתי, יש עוד תקציב שראש הממשלה, כבר לפני שנתיים באתי אליו עם הנושא של יהודה ושומרון והסברתי לו, אמרתי לו: ראש הממשלה, מדובר בעניין ביטחוני. זה לא רק עניין כלכלי. הוא קרא לשר האוצר, קרא למנכ"ל משרדו, יוסי שלי, ואמר להם: סוגיית יהודה ושומרון היא צורך ביטחוני, תקצו תקציב לעניין. ואכן, בסופו של דבר, שר האוצר מצא את התקציב מאותה קרן חוץ-תקציבית, והפעימה הראשונה של המכרז יצאה לפועל. יהודה ושומרון, בעזרת השם, בשנה הקרובה יצוצו בהם אנטנות סלולריות כפטריות אחרי הגשם. מעבר לכך, בתקציב הנוכחי של 2025, לראשונה, באופן חסר תקדים, השגנו תקציב של 25 מיליון שקל שנועדו לתמרץ רשויות מקומיות להקל את פריסת אנטנות סלולריות בשטחן. הרבה פעמים העיכובים, היתרי בנייה, התנגדויות תושבים - - - אלעזר שטרן שואל, מתי יגיעו לעזה וסוריה? כבר הגענו לעזה. הגענו לעזה. יש כבר אנטנות סלולריות גם בעזה. זה הוא שאל. תכף אני אגיד לך מה אני שואל. יש כבר אנטנות סלולריות גם בעזה, בציר נצרים. רישתנו גם שם באנטנות סלולריות, מיהודה והשומרון ועד עזה.

חשוב מאוד בסוריה. גם בסוריה. אמרנו, עתידין שערי ירושלים שיגיעו עד שערי דמשק. כך אומר המדרש, ואנחנו צריכים לדאוג גם שם לאנטנות סלולריות ללוחמים שלנו שנמצאים שם וכל מה שיהיה בהמשך. אז 25 מיליון שקלים נועדו לתמרץ רשויות מקומיות להקל על פריסת תשתיות תקשורת בשטחן. הקול הקורא והקריטריונים יצאו מייד עם אישור תקציב המדינה בחודש הקרוב, בעזרת השם. דיברנו על כניסת שחקנים חדשים לתחום תשתיות הסלולר, הנגשת נכסים ציבוריים, ועוד היד נטויה. ועדת השרים לחקיקה, לסיכום, הביעה תמיכה בהצעת החוק בכפוף להסכמה עם משרד התקשורת. ככל שזה מקובל על היוזם, שכבר הביע את הסכמתו, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. אלעזר שטרן מתנגד לחוק. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, עמיתיי חברי הכנסת, אני מתנגד להצעה הזאת. אני בפריפריה, מה שנקרא, אבל אני הגעתי כבר מזמן למסקנה שאלף אנטנות לא יעזרו לממשלה הזאת לשפר את הקליטה שלה. זאת האמת. אבל אני רוצה לדבר על היהדות של הממשלה הזאת. נדמה לי שאתה פתחת בזה. אתמול גררו לפה ראש ממשלה חיוור, חלש, חולה בכל הגדרה. אז היית מתקזז איתו. בכל הגדרה. למה לא התקזזת איתו? 68 חברי כנסת בקואליציה מול 52 אופוזיציה - - דוגמה אישית.

- - ואתם לא מתביישים. חברת הכנסת קטי. אין דוגמה אישית.

מצאת על מה לדבר?

ואתם אומרים: נפגע לו בבריאות, נגרור אותו לכאן. תתביישו לכם.

למה? בגלל שאף רופא לא חרדי?

בגלל שאין לכם רופאים חרדים? יש דווקא. מדהים איך שאתה עושה את זה. בגלל שאין לכם מקצועות ליבה? לכו תראו כמה רופאים חרדים יש. עמד פה רופא של ראש

תעשה לי טובה, תעשה טובה לעצמך, אתה מבזה את עצמך. תתביישו לכם.

16 חברי כנסת עודפים של הקואליציה על האופוזיציה - - היית

תראו את המחירים שאתם משלמים.

שהיא נושאת בנטל. מי שפסל אותה זה יאיר לפיד. מי שפסל את הציונות הדתית זה יאיר לפיד.

אל תפריע לי.

אני יודע מה אני אומר. מי שפסל אותם זה היה יאיר לפיד.

שאנחנו עושים פה למען עם ישראל. אתה עמדת פה והטפת מוסר, שטרן, לקואליציה: 16, יש לנו, אין לנו. הייתם צריכים לגלות, אתם - - - אתה לא מתבייש, ינון?

אתה לא מתבייש? לא.

ממה להתבייש, ממך? ממה להתבייש, מעזות המצח שלך? מעצמך. מעצמך תתבייש.

כשאני מסתכל עליך אני גאה. הם שותפים שלי? 16. כשאני מסתכל עליך אני גאה. אתה יודע למה? כי אתה עולה פה בצביעות. 16, 16 יש לכם. אני רוצה להזכיר לך משהו. אני רוצה להזכיר לך משהו. אני יודע מה היה כשאבא שלך היה חולה.

הייתה פה פעם כנסת עם הרבה כבוד. זאת לא הייתה המציאות הזאת. עם הרבה כבוד.

אתה צודק. אלה העובדות. לא היה ככה. היה פה אילן גילאון, זיכרונו לברכה, אדם יקר, שכל שנה אני זוכר אותו בפטירה שלו - - נכון, אמרתי לך. נכון. - - שכל שנה אני זוכר אותו בפטירה שלו, ואני אומר משניות לעילוי נשמתו - - אני מסכים איתך לחלוטין. - - ואמרתי קדיש לעילוי נשמתו.

אני מסכים לחלוטין. אתה יודע למה? כי יש לי הכרת הטוב לבן אדם

: 24 בעד, שני נוכחים. אני קובע כי הצעת חוק נכסי המדינה (תיקון, השכרת נכסים למתקני רדיו טלפון נייד), התשפ"ד 2024,

שנולדו אחרי שנת 1992 - - החוק לא חל עליו,

- - שהם עבדו עם ראש הממשלה, ועל הדרך הדליפו את המסמכים שלהם.

זה לא חל על פדלשטיין, זה חל על הנגד.

לא צריך חוק כזה, כי הרי ביטחון ישראל מחייב שמירה על מידע ועל אנשים שעובדים בשירות הביטחון, למרות חסינות חברי הכנסת. אבל אם חברת כנסת מדליפה זהות של איש שב"כ כדי להכניס אצבע לעין לאזרחים מהאופוזיציה והיא נחקרת על כך, אז אפשר לתפור חוק.

יש לנו עוד חוק, כי לא מספיק חוק פרסונלי אחד: חוק חסינות חברי הכנסת, שהנחקרת טלי גוטליב קובעת שלכל חברות הכנסת בשם טלי משנת 1975 - - אדוני, אני רוצה הודעה אישית. - - שפגעו בחסיון זהותם של אנשי כוחות הביטחון תהיה, תחזיק חזק, אדוני יושב-הראש, חסינות, חסינות שמרחיבה את החסינות הנוכחית גם לתביעות אזרחיות. כלומר, בואו ניתן לחברי הכנסת לעשות הכול. הכול. אף אחד לא יעז להגיד שום דבר, כי זה מגביר את המשילות, ועושים עבודה כל כך איכותית, אז תנו לנו עוד מהטוב הזה. ממש פוטין משקשק מזה שעקפו אותו בסיבוב. ואז יצוץ השר או חבר הכנסת התורן ויגיד: העם לא מרוצה? תחליפו אותנו בקלפי. אדוני היושב-ראש, העם מרוצה? אתם שמעתם פה מישהו חוץ מגולדקנופ שמרוצה? למישהו טוב פה? הרי המרמור גודש ועולה. אז אחרי שהתקשורת לא תרצה להשמיע את זה, בואו נטפל גם בה. בוא נלך לחוק שמצמצם את הכוח ליריבים פוליטיים או לאופוזיציה.

נתפר חוק חדש: חוק הרחבת העילות לפסילת מועמדים לכנסת. נכון, אדוני, שר המשפטים? איזו שפה יפה: הרחבת העילות לפסילת מועמדים לכנסת. לא לא לא, בואו נדייק את המילים, אדוני היושב-ראש: זה חוק הערבים מבל"ד, מחד"ש, מתע"ל, מרע"ם, ולעופר כסיף גם. זה שם החוק. למה לתת לו שם כללי? חוק הערבים המעצבנים, שאין לנו כוח לשמוע אותם, אז בוא נפסול אותם. זה החוק הזה. לא מספיק. חבר הכנסת דוידסון, אני מקווה ששמעת על החוק לשני סגני ראשי ערים בעיריות שמספר תושביהן גדול מ-100,000. נחש לאיזו עיר מוסיפים תקן בתשלום? אלי דלל,

שאני רוצה להתמודד על ראשות העיר שלה ביום שאחרי שאהיה חבר כנסת. השר קרעי, שר התקשורת, חוק הרייטינג, שייתן לשר התקשורת שליטה מוחלטת על שיטת המדידה של נתוני הצפייה. אבל לא נקרא לו חוק ערוץ 14, לא לא לא, לא כדאי לקרוא לזה בשם. ומה עם חוק הגיוס? חבריי היקרים, משתמשים פה בשפה המכובסת בשם "חוק הגיוס". כל צעיר וצעירה בני 18 יצטרכו להתגייס, זה השם המכובס. אבל בעצם, אדוני היושב-ראש, זה בשבילך: בואו נחקק חוק פטור מגיוס לאוכלוסיות שמצביעות לש"ס וליהדות התורה כל עוד הן שותפות קואליציוניות. זה החוק הנהדר הזה, כי זה מה שקורה בכנסת הזו. שנה של מלחמה, חטופים נמקים בעזה, פצועים, מפונים, ובזה אתם מתעסקים. בכל פעם יוצרים דמון אחר. אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? בוא נחזור שנתיים בזמן. בוא נחזור להבטחת הבחירות המרכזית

ממשלת הימין על מלא מלא. מה הבטחתם? נחזיר את המשילות. זוכרים? נחזיר את המשילות. מישהו זוכר את זה? מישהו מתעסק בזה? טוב,

אבל השר לביטחון לאומי מסתיר אותם.

צריך לאסוף אותם אחד-אחד. עבירות רכוש, גנבת כלי רכב, תקיפה, הרוגים בתאונות דרכים, כל הנתונים עולים. חבר הכנסת טור פז, אפשר שאלה עניינית? אם תעצור לי את הזמן. אני אעצור לך את הזמן. חוק הממשלה הפריטטית, זה לא היה חוק פרסונלי? תתייחס גם לזה. אוקיי, אדוני היושב-ראש, אני אגיע, אין בעיה. הליכוד ואתם חוקקתם את זה. קודם כול,

אני לא חוקקתי אותו, אבל בוא נתחיל מש"ס. ש"ס זו מפלגה חברתית.

דבר לעצם החוק, לא לעצם המפלגה.

אנחנו מדברים על מפלגה חברתית שהבטיחה לפני הבחירות מאבק ביוקר המחיה.

הבטחת לנו עוף לשבת, זוכר? לעזור לחלשים. אפילו היה פה היבט פרסונלי, דיברתם על מסעודה משדרות. אז מה קרה? היום 1 בינואר 2025, חשמל, מים, ארנונה,

ביטוח לאומי,

הכול עולה היום. מי משלם את זה? הרי שום כרטיס מזון שתחלקו לא יצמצם את הקושי. גם מסעודה משדרות, גם יוסי מירושלים, גם אחמד מאום אל-פחם, כל מי שחי, בטח משכר נמוך פה במדינה, מקצבאות, כולם ישלמו יותר, אבל מי שמשתכר שכר מינימום, אדוני יושב-הראש, משלם יותר.

כי משפחות מצטרפות למעגל העוני, כי נוצרת התלבטות איומה, כי ילדים מגיעים בלי סנדוויץ' לבית הספר, והורה צריך להחליט בין טיול שנתי לבין תשלום החשמל. תגידו לי: קינלי, תקשיב, כמה ביקורת. אין לך משהו טוב לומר למדינה לכבוד השנה הלועזית החדשה?

חבר הכנסת נאור שירי, שים לב: אזרחי ישראל, מדינת ישראל, במקום הראשון, הראשון, במה? יותר מארצות הברית, יותר משווייץ, מקום ראשון ביוקר המחיה, 38% יותר מהממוצע במדינות הארגון. הרי זה היה פרויקט הדגל שלכם, נכון? חיים במזרח התיכון משלמים כמו במנהטן. ואז מה עושה שר האוצר חוץ מלצייץ ולהאשים את כולם? איזה רפורמות? איזה קיצוצים? במשמרת שלכם, תחת העבודה הכושלת שלכם, מביאים אנשים לעוני. והכי עצוב, שיא העולב, שביום שעלו ההוצאות לכולם, ביום שהגשתם לנו חשבונית על הכול, אפילו לא כיסיתם את הטיפ. כל ההוצאות על האזרחים. ממשלת ישראל לא תקצץ כלום: משרד המורשת, משרד המסורת, המורשת של המסורת, המסורת של המורשת.

1 בינואר, היום שבו המע"מ עולה, החשמל עולה,

הארנונה, ביום הזה עדיין יש לנו את שר המורשת אליהו, שר המסורת פרוש. אין מה לומר, אזרחי ישראל קיבלו אחד פלוס אחד, גם מורשת וגם מסורת. אז אני לא יודע איזו מורשת הם מייצגים ואיזו מסורת הם מייצגים, אבל כששרים מיותרים נדבקים לכיסא, אז אני אתפלל בנר שמיני של חנוכה שתעביר ממשלת זדון מן הארץ, ואת החוקים המיותרים, הפרסונליים, אני מקווה שהחוק הזה יפסול.

אני קורא לכם לתמוך בחוק אחד שבאמת מטפל בחקיקה המיותרת בכנסת הזו.

תודה רבה.

אני מזמין את שר המשפטים. ידידי השר לוין מוזמן להציג את עמדת הממשלה, שאני בטוח כבר מה היא. אני יודע כבר מה היא. לא אהיה מופתע. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אולי אדוני השר רוצה - - - חבר הכנסת גלעד קריב, אתה בקריאה ראשונה. - - - את זה שעינב צנגאוקר לא יכולה להיכנס לכנסת. חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מה לעשות - - - מי שמאיים שייקח את החוק לידיים - - - חברת הכנסת טלי, התחלתי עם הקריאות. שמת לב.

מניעת כניסתה היא לא באחריות שלכם. זה הבית של העם, לא שלכם. למה - - - בקריאה. חבר הכנסת מיקי לוי, מספיק.

לכם.

תכבדי פה את שר המשפטים, טוב? לא, אני מכבדת - - - ששש.

הכנסת סימון, די. אדוני היושב-ראש,

אדוני היושב-ראש אמר שהוא לא יופתע מהתשובה שלי, אבל אני חייב להודות שאני כן הופתעתי מההצעה של חבר הכנסת טור פז. כי, אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים אתה שואל את עצמך מה ערך יש לנאומים שאתה נושא במליאה, אם מישהו בכלל מקשיב. אז אני קיבלתי,

הוכחה ברורה לפחות שחבר הכנסת טור פז, שהוא בהחלט אדם שיש לו ניסיון חיים רב וראוי להערכה, אני בטוח שלו היה שומע אותי, אולי היה נמנע מהגשת הצעת החוק. אבל הוא כנראה פשוט לא היה כאן, או באמת לא הקשיב כאשר אני ניסיתי כבר פעמיים, אדוני היושב-ראש, לא פעם אחת, להסביר את מקומנו לחבר הכנסת קריב כשהוא הציע הצעות חוק-יסוד. מה זאת אומרת? אני תמיד הקשבתי לך. תמיד אני מקשיב לך.

אז אני נאלץ, חבר הכנסת טור פז, ויסלח לי הפרוטוקול, לחזור בפעם השלישית על אותו דבר, אבל אתה יודע, לפעמים זה חשוב. חבר הכנסת טור פז, הגיע הזמן שנדע את מקומנו. אני באמת מתפלא עליך. אני שואל אותך ברצינות: מי אנחנו שנציע חוקי-יסוד? מה פתאום? אדוני היושב-ראש, מה זה הכפירה הזו בעיקר? הרי יש גורם, בית המשפט העליון. חבר הכנסת טור פז, אנחנו מדברים על קודש-הקודשים. בכל הכבוד, אנא, תקשיב לי, אחרת אני אצטרך פעם רביעית להגיד אותו דבר. יש בית משפט עליון, עליון על כולנו. הולך הציבור לבחור, מיליוני אנשים מצביעים, הכנסת מתכנסת, מקבלת חוקי-יסוד, ואז יושבים שם שופטים ומחליטים אם החוק נאה בעיניהם או לא נאה בעיניהם, אם ידחו את תחולתו, אם יבטלו אותו, אם יתקנו אותו. אנחנו יכולים להעביר פה את החוקים בשלוש קריאות, ברוב של מעל 61, הם יכולים לבטל את החוק באיזה הליך מהיר. רוב של שופט אחד. ברוב של שופט אחד. אז חבר הכנסת טור פז, אתה רוצה שאנחנו, הנבערים מדעת, הנחותים, נחוקק חוקי-יסוד? אוי ואבוי. אוי ואבוי. אנא ממך, חבר הכנסת טור פז. אל תביא בפנינו מכשלה כזאת. אבל אני אגיד לך יותר מזה, חבר הכנסת טור פז, כשאני מסתכל על הצעת החוק שלך, עוד לפני שאני אגע בתוכן שלה, אתה מציע דבר מדהים, ממש דבר והיפוכו: מצד אחד אתה אומר לנו: תחוקקו, מצד שני אתה אומר שבית המשפט יוכל לבטל, אתם שומעים טוב, לבטל חקיקה בשלושה שופטים, כאילו עם ישראל לא קיים ואזרחי ישראל לא נחשבים בכלל. חברי הכנסת. אתה באמת מתכוון לזה ששלושה שופטים יוכלו לפסול? שלושה? זאת אומרת שאם בית המשפט הוא בהרכב מלא, חמישית משופטי בית המשפט העליון,

זה יכול להיות ברוב של שניים נגד אחד, לפי שיטתך, יוכלו לפסול חקיקה שהתקבלה פה פה אחד על ידי כל 120 חברי הכנסת. כל עוד הפסילה היא לטובתם, כן? אם יהיו שופטים שמרנים - - - תגיד, זה נראה לך הגיוני? יש בעיה, אדוני השר. גם אם החוק יעבור, אין שופטים. אתה לא ממנה שופטים. אין מי שישפוט. תמנה שופטים. 162 שופטים שר המשפטים מינה.

ישאלו אנשים שצופים בנו, חבר הכנסת טור פז: בשביל מה צריך את כל מה שקורה פה? אנחנו הרי, חבר הכנסת טור פז, אני עוד לא ראיתי אדם שמגיש הצעת חוק שהכותרת שלה להכריז על עצמך כמיותר. בשביל מה הולכים לבחירות, חבר הכנסת טור פז, אם שלושה שופטים,

לפי שיטתך, יכולים לגבור על האולם הזה כולו?

שיש בה הסדר כזה. אחת, תן לי דוגמה אחת כזו. אחת. אז נכון, חבר הכנסת טור פז, יש גם אלמנט מעודד בהצעה שלך. אתה כנראה מניח שאתם לא תצליחו לנצח בבחירות, ואז אתה אומר: טוב, בבחירות לא ננצח, אז בוא נבטל את הכנסת. ניתן לבית המשפט בשלושה שופטים למחוק את החקיקה שלה כאילו לא הייתה. אז אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת טור פז: אני, בניגוד אליך, בניגוד אליך, לאור מה שמשתקף בהצעת החוק הזאת, מאמין גדול בדמוקרטיה. אני אומר לך שלא בהכרח - - - חברי הכנסת מפריעים לשר המשפטים. לא ראוי ולא מכובד.

הכנסת ינון אזולאי, זה מפריע.

שמתדרך את חבר הכנסת טור פז מה לענות לי. אבל אדוני ראש האופוזיציה, אני מכיר את חבר הכנסת טור פז. הוא יודע לענות מצוין. למה אתה גורע מכבודו? הוא כל כך מוכשר שהוא יודע גם להקשיב לך וגם לי באותו זמן. לא, לא, הוא יודע לענות לבד. הוא לא צריך הכוונה ועצות. דווקא אני צריך. אם אתה מוכן לייעץ לי, אני אשמח. אבל הוא לא צריך, האמן לי. הוא מסתדר מצוין. בוא נשמור על מעמדו. אני רוצה לשמור על מעמדו כחבר כנסת. הוא פחות דואג לזה, אבל לי זה חשוב.

מותר לי להחליף איתו מילה, יריב. עכשיו אני אומר, אני דמוקרט, ולכן אני מאמין,

חבר הכנסת טור פז, שיהיו גם מצבים שאתם תהיו בשלטון. זה טבעו של העולם הדמוקרטי, וזה בסדר. אבל אני לא חושב, אני לא חושב, שיש למישהו זכות לבטל את הכרעת העם על ידי שלושה שופטים, שבוחרים את עצמם בהליכים פסולים בחדרי-חדרים, כמו שאנחנו רואים רק עכשיו, שחוסמים את הכניסה למערכת המשפט, ובפרט לבית המשפט העליון, בפני כל אחד שלא בא מאותו מילייה שהם שייכים אליו, ואנחנו נשים אותם מעל הכנסת, מעל העם, מעל ההכרעה הדמוקרטית שמתקבלת.

- - - חבר הכנסת גלעד קריב,

אתה בקריאה שנייה. לא, בראשונה. שנייה, ראשונה, סליחה. סליחה, צודק, סליחה, מודה.

שההצעה הזו וכל התפיסה מאחוריה הם דבר אנטי-דמוקרטי בהגדרה. אגיד לך עוד דבר, הסוגיה שאתה מעלה לגופה, היא סוגיה מאוד מורכבת וצריך לבחון אותה, כי לפעמים, חבר הכנסת טור פז, ואתה יודע שגם זה קורה כאן לא פעם, יש מצבים שהמחוקק לא צפה אותם, והם מצבים של אנשים בודדים, יחידים לפעמים, שאנחנו יודעים למנוע עוולות שקורות להם ולתת להם פתרון נקודתי בחקיקה. לא פעם יושב ביציע אדם, לפעמים זה אב שכול, לפעמים זו אישה שהותקפה - - בעלי חובות. - - לפעמים אנשים אחרים, שיש להם מקרים פרטניים אבל כואבים, שאין דרך טכנית לפתור אותם אלא באמצעות חקיקה שנותנת להם מענה. אגב, בהרבה מקרים יש גם תמיכה משני צידי הבית בחוקים כאלה, כך שגם הקביעה הגורפת הזאת, בעיניי היא לא נכונה, כי היא בסוף תעשה עוול גדול. אבל אני אגיד לך עוד דבר. אני חושב שההסדרה של כל הנושאים האלה, כולל הנושא שאתה מציע, זה מרכיב אחד בתוך מכלול שצריך להיות מוסדר בצורה אמיתית בחוק-יסוד: החקיקה. אני הצעתי לכם הרבה מאוד פעמים: בואו נשב ונקיים שיח וננסה להגיע להבנות על חוק-יסוד: החקיקה. אני חושב שזה דרוש, אני חושב שזה נחוץ,

אני גם חושב שזה אפשרי. לצערי, עד היום לא היה מענה. הדרך של לנסות לתקן איזה מרכיב קטן,

מתוך כלל ההסדרים, אני חושב שהוא לא נכון גם מבחינת תפיסתית, לא נכון מבחינת מבנה החקיקה, ולכן, מכל הסיבות הרבות האלה, אני מבקש מהכנסת להתנגד להצעת החוק.

שאלה לשר המשפטים. אתה מוזמן להפגנה של לשכת עורכי הדין ביום חמישי? אני חייב לומר שאני לא מייחס לאירוע הזה חשיבות כזאת שבדקתי - - - לא, אתה השר האמון על לשכת עורכי הדין, לא, מן הראוי שיזמינו אותך, לשמוע את דעתך.

אולי כן, אבל אני לא מייחס לאירוע הזה כזאת חשיבות, כך שלא בדקתי אם הזמינו אותי, אבל אני חושב שאני יכול לפנות את היומן לדברים יותר חשובים בלי חשש.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים - - - רגע, אני רוצה להשיב לשר. בוא, בבקשה. טור פז רוצה להשיב לשר. בבקשה. ודע מה שתשיב. אדוני שר המשפטים, דאגתך נגעה לליבי, מאוד מאוד ריגשת אותי, ולכן שמחתי שאתה כל כך דואג לי, לי ולאופוזיציה. אתה גם דואג לחוקי-היסוד ולקדושתם, ולכן לא היססת לתקן את חוק דרעי וחוק דרעי 2 ואת חוק הממשלה הפריטטית, כי זה לא חוק-יסוד. אני גם זוכר את חוק טבריה. אני מזכיר לך שהממשלה שלך, שאתה סגן ראש הממשלה בתוכה, עוברת על חוק יסודות התקציב פעם אחרי פעם, אבל זה יפה שאתה דואג לחוקים ולנו. אני גם שמח, שר המשפטים, שאתה דואג לחברי הכנסת, ולכן החקיקה הפרסונלית של חברי הכנסת לא מדאיגה אותך, גם היא דואגת לא לאזרחים אלא לחברי הכנסת. והינה אני אסביר לך למה, למה החוק הזה הוא לא מיותר: כי אתם, אתה,

לא רק אתם, לקחת עיקרון דמוקרטי אחד שכל ינוקא יודע לצטט אותו, וזה "הרוב קובע" כן, למדנו את זה בגן הילדים, אבל שכחת או התעלמת משיעורי האזרחות בכיתה י"ב, שבהם למדנו את עקרון הפרדת הרשויות ואת האיזונים והבלמים. וכן, בבית המשפט שלושה אנשים שלא אני ולא אתה, אולי אתה כן, כי אתה יושב בוועדה לבחירת שופטים, אני לא בוחר אותם, לא הציבור בוחר אותם, אבל בכל דמוקרטיה השופטים מאזנים את הכוח הבלתי-נסבל של הממשלה, והרי כשאתה שולט בכנסת, אתה שולט באופוזיציה, אז אתה חייב את האיזונים והבלמים של בית המשפט. אז אדוני יריב לוין, סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, אנחנו נחזור לשלטון מוקדם ממה שאתה מצפה, ואנחנו לא נדרוס את האופוזיציה, ואנחנו נשמור על המיעוטים, ואנחנו נקבל עלינו את מגבלות החוק, ואנחנו נקבל את מגבלות השופטים שאתה כל כך מתקשה לבחור או לקבל אותם, כי כן, זוהי דמוקרטיה, גם כשאתה הרוב, יריב לוין, וגם כשאתה המיעוט. תודה רבה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, בבקשה לשבת. אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: מניעת חקיקה למטרות יחיד או קבוצות קטנות. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: מניעת חקיקה

להלן תוצאות ההצבעה: 34 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: מניעת חקיקה למטרות יחיד או קבוצות קטנות לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. הודעה אישית לחברת הכנסת טלי גוטליב. חמש דקות לרשותך. חמש דקות, כן? חבר הכנסת משה טור פז, אי-אפשר להצליח בשקרים. תקשיב לי, אי-אפשר. כשאתה תעמוד כאן ותשקר, לא תצליח, ובטח לא תצליח כשתשים את השם שלי בפה שלך ותוכיח לי או שאתה לא זוכר מה עשיתי או שאתה לא מבין. אבל תראה מה אתה אמרת וכמה שיקרת, ואני נזהרת בכבודך, נזהרת בכבודך, אדוני.

את אומרת שהוא שקרן - - - משה טור פז עמד פה והציע חוק, ואמר שאני הצעתי הצעת חוק לתיקון חוק החסינות וזה פרסונלי. בוא אני אזכיר לך רק שלמרות שהגשתם עליי תלונות לוועדת האתיקה על החוק הזה, היועצת המשפטית של הכנסת קיבלה את זה שאני עומדת כאן בכנסת והצהרתי שהחוק לא יחול עליי, אז פרסונלי הוא לא.

הוא דואג לחברי הכנסת וגם לך, כי לידיעתך הרבה, ואני מקריאה לך, פשוט שתשכיל,

מכל מלמדיי השכלתי, חוק החסינות קובע בסעיף 1 את הדבר הבא: חבר כנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, כתוב: לא יישא באחריות פלילית או אזרחית. מה המשמעות של זה? שחבר הכנסת, יש מצב שהוא יבצע עבירה פלילית במסגרת תפקידו והוא יהיה חסין מפני העמדה לדין. ולמה זה נועד? זה נועד בין השאר לשמור על כוח הפרלמנט. אבל למה הצעתי הצעה לתיקון? אני רק אסביר לך. חוק החסינות, רבותיי חברי הכנסת, שתבינו את עוצמת כוח הפרלמנט שקבוע בחוק החסינות. אנחנו חסינים מפני כל אחריות פלילית או אזרחית על כל מעשה, אמירה או הבעת דעה שנעשו במסגרת מילוי תפקידנו או למען מילוי תפקידנו. אז למה חוקקת חוק? עד כאן, זה החוק הקיים.

שאנחנו לא מעודדים גזענות, אנחנו לא קוראים להסתה לאלימות כדוגמת תומכי טרור פה ולא חותרים תחת קיום המדינה. שואל אותי כאן ברקע טור פז למה שיניתי, אז למה הגשתי שינוי החוק.

אני אגיד לך, אם תקשיב. אני הסברתי את זה פה ארוכות, אבל אתם הייתם עסוקים בלצרוח עליי ולצטט את מיארה, שאמרה שזה יהיה מקלט לעבריינים. רק את - - - רבותיי, תחשבו שאני, יש לי סוברניות ושום שכל לחשוף את בן זוגה של שקמה ברסלר, שעומדת במרי אזרחי ובראש מרי אזרחי שעודד סרבנות, קרא לאלימות, ובמרד אמרה ברסלר שבספטמבר לא יהיה לנתניהו לא צבא,

לא חיל אוויר וכו'. זכותי לעשות את זה, חובתי לעשות את זה. אבל מה שעשתה מיארה היועמ"שית כדי להטיל אימה עליי, מחר זה יהיה אתם, להטיל אימה עליי, היא מודיעה לגליקמן, השופר שלה, שהיא תזמין אותי לחקירה.

כפי שאמרתי לפני חצי שנה וכפי שאמרתי גם לאחרונה, היא יכולה להזמין אותי,

ד"ש חם.

יושב פה סגלוביץ', ישב פה מיקי, שאתם הייתם קצינים בכירים, ובדקתי היסטורית,

אני אגיד לך משהו - - אם הייתי מזמין אותך היית באה.

הייתי מזמין אותך - - - אני אגיד לך יותר מזה, סגלוביץ' אני יכולה להגיד לך הרבה דברים, אתה מעולם, מעולם, ואתה יודע לחקור, חקרת כל מיני אנשים שהיית צריך לחקור וגם הרבה שלא היית צריך לחקור. אבל במסגרת פעולתך מעולם לא הזמנת, אף פעם, חבר כנסת על הפרת הוראה חוקית, שזה הפרת צו איסור פרסום או חשיפה של משהו אסור לפרסום. מעולם, אפילו לא פעם אחת, לא אתה ולא מיקי.

למרות שהייתם קצינים, שאני יכולה לבוא אליכם בטענות וגם להעריך,

אבל מעולם לא חשבתם לרגע לעשות שימוש לרעה בכוח השררה, להזמין חבר כנסת על הפרת צו איסור פרסום, שזו הפרת הוראה חוקית,

לצורך העניין, חשיפה של איש שב"כ, שזו לפי חוק שירות הביטחון הכללי עבירת עוון

עכשיו תבינו, למה אני הגשתי תיקון? כי מה אומרת מיארה? מיארה אומרת: אני, אני אזמין אותה לחקירה למרות שאני לא אעמיד אותה לדין. בוא נפחיד אותה קצת, נשים אותה בחקירה,

יהיו מצלמות, יהיה לה לא נעים, נבייש אותה קצת ונסגור את התיק. לבריאות, מיארה. את מה שאני שכחתי את עוד לא יודעת. אבל לכם אני אומרת, תחשבו שקריב, לצורך העניין, חשוד בעבירה לכאורית של חשיפת פרוטוקול. גם אותו אני לא חושבת שצריך לחקור, ואני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם למה. בהינתן לכאורה שהדבר הזה נכון, כי אני לא אומרת שזה נכון, הוא יכול לעמוד כאן ולהסביר לנו למה הוא חשב שהחשיפה של המידע הזה חשובה לצורך תפקידו, ויכול להיות שהוא ישכנע אותי. אגב, אמרתי בהצעת החוק שמי שיחליט, לא בעבירות שוחד,

ולא בכל קבוצת עבירות השוחד, מי שיחליט אם פעולה של חבר כנסת הייתה לא במסגרת תפקידו יהיו אנחנו, חברי הכנסת. ולמה עשיתי את זה ברוב גדול? כדי שזה לא יהיה כוח קואליציוני. כדי שאני לא אקח עליי להעזיב פה חבר כנסת שלא בא לי טוב בעין רק כי אני יכולה.

זה יהיה רוב של הכנסת, כך צריך לעשות. אנחנו פרלמנט, אתם לא מבינים איזו עבודה חשובה, איזו זכות יש להיות חברי כנסת.

סכנה לעובדי - - - בעבודה הזו, אנחנו, החוק הקיים הפך אתכם לסוברנים - - תודה רבה.

- - לבצע מעשה שלא תישאו באחריות פלילית בגינו. חברת הכנסת טלי, תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך פיננסי), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת אורית פרקש הכהן ודוד ביטן. אני מזמין את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן להציג את הצעת החוק. שבע דקות?

עשר דקות, בסדר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להציג את הצעת החוק שלי, שממתינה כבר יותר מדי זמן להחלטת הממשלה. הצעת חוק חינוך ממלכתי בעצם מבקשת להוסיף למטרות חוק החינוך הממלכתי של מדינת ישראל, להוסיף לילדי ישראל כלים להבין בתחום הפיננסי. להוסיף סעיף שאומר שהמטרה תהיה, בין היתר, לבסס את ידיעותיהם של התלמידים בתחום האוריינות הפיננסית, בדגש על הקניית מיומנויות יסוד בתחום הכלכלי והפיננסי, כהכנה להתנהלות כלכלית עצמאית ומיטבית בבגרותם. נראה לי שהחוק הזה מדבר בעד עצמו. גם נראה לי שהוא ברור. אני אקריא מדברי ההסבר של החוק. הצעת החוק מבקשת להוסיף את החינוך הפיננסי כאחת ממטרות מערכת החינוך הממלכתית בישראל. הצעת החוק לא קובעת אילו מקצועות ילמדו ויילמדו, והיא לא מתווה דרך מקובעת בחינוך הפיננסי, אלא היא משאירה לשר החינוך לקבוע - - - למה את מתכוונת "חינוך פיננסי"? ניהול משק בית?

זה חשוב, זו הצעת חוק חשובה מאוד. נכון, נכון מאוד, היושב-ראש, תודה שאתה תומך בי. היא משאירה לשר החינוך ולמנכ"ל משרד החינוך ולדרג המקצועי לקבוע לפי שיקול דעתם את האופן שבו יש לעצב את תוכנית הלימודים הממלכתית כדי להכין את התלמידים למציאות הכלכלית בבגרותם. כיום מערכת החינוך בישראל לא כוללת חינוך פיננסי, וכתוצאה, ילדים ובני נוער נאלצים לרכוש ידע בתחום הזה מחוץ לכותלי בית הספר. אולי מההורים שלהם, אולי בגיל מאוחר יותר. וכמו שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, ככל שאתה בא מבית חלש יותר אז פחות מסבירים לך את הנושא הזה. בעקבות זה, הרבה כלל לא רוכשים ידע פיננסי בנושאים שמשפיעים באופן ישיר על חייהם, ויוצאים לחיים ללא היכרות עם מושגים בסיסיים כמו ביטוח לאומי, בנקים, פנסיה, משכנתה, הלוואות, ריביות, קרנות ועוד. ניהול בית. נכון, ניהול החיים. זה כמו קיוסק קטן, ניהול בית. במדינות רבות בעולם אוריינות פיננסית מוכרת כאחד מכישורי החיים והלימודים הבסיסיים וההכרחיים ביותר. לפי ארגון ה-OECD, אוריינות פיננסית היא שילוב של ידע, מיומנות וכולי, לצורך קבלת החלטות מושכלות לקידום רווחתו של האדם. ברוב מדינות ה-OECD מקודמות היום תוכניות אסטרטגיות לאומיות בנושא חינוך פיננסי. ב-16 מדינות הנושא משולב בתוכנית הלימודים בחובה או ברשות. ועכשיו אני רוצה לספר לך שמדינת ישראל רק מדברת על זה ולא פועלת בנושא. גם ברפורמת בכר דיברו על זה, גם באגף שוק ההון פרסמו תוכנית לאומית בשנת 2012, אבל משנת 2018 אין שום תקציב לקידום התוכנית. ולא רק זה, אלא גם אין אפילו גוף שמקדם את הדבר הזה. לאור כל האמור, נמאס לי לחכות - - - חבר הכנסת שמחה רוטמן, זה מפריע. אז אני רוצה עכשיו לומר את זה במילים קצת יותר פשוטות, ולא לקרוא מהצעת החוק. כולם יודעים, אדוני היושב-ראש, שידע שווה כסף. בכל מה שקשור בנושא של פיננסים חוסר ידע עולה, והוא עולה יותר למוחלשים, והוא עולה יותר לחלשים, שמשלמים,

אדוני היושב-ראש, בריבית חובה לבנק,

משלמים ריביות של הלוואות שוק אפור, במקום שמישהו היה הולך ומסביר להם: לכו קחו הלוואה בחצי מהריבית. הם לא יודעים איך להתנהל מול חברות ביטוח, מול סוכני ביטוח וכו'. חוסר ידע פיננסי פוגע בשוויון הזדמנויות - - נכון. - - מרחיב פערים חברתיים, כפי שאנחנו למשל רואים בתוכנית חיסכון לכל ילד.

בא השר כחלון ואמר: אנחנו רואים שהכסף שאנחנו נותנים לכם,

לחיסכון לכל ילד, ההורים משקיעים אותו לא טוב, כי הם לא מספיק מבינים בזה. ולכן, רק בשנה האחרונה התערבנו ושינינו את החקיקה, כך שהיא מנתבת את ההורים באילו מסלולים לחסוך את הכסף הזה, כי יצא שהורים שמבינים יותר בפיננסים חסכו לילדים שלהם פי שלושה, פי ארבעה ופי חמישה מאשר הורים שכאילו שונאי סיכון ולא מבינים בזה. לכן אני רוצה לומר שהצעת החוק הזו היא חשובה במיוחד, והיא חשובה במיוחד היום, בימים אלה. הלילה נחתו גזרות שיא על כל אזרח ישראלי העובד ומשרת במדינת ישראל, ואתם יודעים את זה. במשך שלוש השנים הבאות לא יעדכנו את השכר במגזר הציבורי. במשך שלוש השנים הבאות לא יעדכנו מדרגות מס למשפחות בישראל, לא יעדכנו את שווי נקודות הזיכוי של הילדים שלהם, יקזזו להם ימי הבראה במגזר הציבורי, הביטוח הלאומי יעלה, מס הבריאות יעלה, קצבאות הילדים לא יעודכנו.

במגזר הציבורי, יפסיד חודש משכורת נטו בשנה. ואז הם פוגשים יוקר מחיה משתולל, הריבית על משכנתאות בשמיים, החשמל עולה, המים עולים, הארנונה עולה,

הביטוח הלאומי עולה. הכול עולה. איך יכול להיות שביום כזה הממשלה הזו לא תומכת בהצעת חוק שאומרת שבתום 12 שנות לימוד ילדי ישראל חייבים לצאת לחיים עם כלים לנהל את עצמם? אנחנו העברנו, במסגרת הגזרות, חוק רווחים כלואים. חוק שיחייב את האנשים היותר-אמידים בישראל לשחרר דיבידנדים ולשלם עליהם מס. ומה אתם חושבים? האנשים האלה יעשו תכנוני מס וישלמו הרבה פחות, כי להם יש אוריינות פיננסית. זה לא עוד איזה חוק עם כותרת של חינוך פיננסי, זה חוק סוציאליסטי ממדרגה ראשונה, וזה פשוט חטא לא לעשות את הדבר הזה. ומה עם ממשלת ישראל שלנו? מאז שנת 2012 ממשלת ישראל מסרבת להשתתף במבחנים הבין-לאומיים של פיז"ה בנושא חינוך פיננסי, והיא יודעת למה. היא לא רוצה שהילדים שלנו יבינו כמה לוקחים מהם, כמה משקיעים במקומות הלא-נכונים, לאן הולכים כספי המיסים שלהם. ובכלל, אני חושבת שהדבר הזה הוא שליחות ממדרגה ראשונה. עכשיו תראה, אני דיברתי אתמול, ובכלל בחודשים האחרונים, עם שר החינוך על הדבר הזה. הוא אומר לי: אורית, אני לא יכול לתמוך בהצעת החוק הזאת. אנחנו לא נכתוב בחקיקה מה ילמדו ילדי ישראל. ואני שואלת למה? למה? אם יש לנו שר חינוך שמתאבד על להעביר עוד ועוד מכספי המיסים שלנו ללימודים שלא מלמדים חינוך ליבה, אז בוא לפחות נלמד את מי שלומד ומי שמשלם את המיסים לאותו מגזר שלא תורם לנטל הכלכלי, בואו נלמד אותו איך לשרוד במציאות הכלכלית הזו שבה הוא יצטרך לשלם כל כך הרבה מיסים. לפחות שיבין. אז אני רוצה לסכם, אדוני היושב-ראש: לילדי ישראל מגיע להבין מה זה שכיר, מה זה עצמאי, מה זה ביטוח לאומי,

מה זו ריבית פריים, מה זה ריבית חובה, מה זה מע"מ, מה זה פק"מ, מה זו קרן בנקאית, מה זה אומר הלוואה, מה הן השקעות. האם עדיף לו לשכור דירה או לקנות דירה? מה זה אומר יוקר מחיה? מה אפשר לעשות בנושא הזה? מה הם מנועי צמיחה? איך יכול להיות שמדינת ישראל מוציאה את הילדים שלה אחרי 12 שנות לימוד בלי כלים בסיסיים, שבאמת יעזרו להם בחיים, במיוחד לחלשים שבהם, שאין להם מי שיסביר להם איך יוצאים לחיים?

מבקשת מהממשלה לתמוך בהצעת החוק הזו. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את שר העבודה בן צור להסביר את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. בבקשה, עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חבר הכנסת דוד ביטן, הצעת החוק של חברי הכנסת אורית פרקש הכהן ודוד ביטן מבקשת לתקן את סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי כך שתיקבע מטרה נוספת לחינוך הממלכתי: לבסס את ידיעותיהם של התלמידים בתחום האוריינות הפיננסית, בדגש על הקניית מיומנויות יסוד בתחום הכלכלי והפיננסי, כהכנה להתנהלות כלכלית עצמאית ומיטבית בבגרותם. לפי דברי ההסבר, ההצעה אינה קובעת אילו מקצועות לימוד יילמדו, ואינה מתווה דרך מסוימת לחינוך הפיננסי, אלא מותירה לשר החינוך לקבוע, על פי שיקול דעתו, את האופן שבו יש לעצב את תוכנית הלימודים כדי להכין את התלמידים להתנהלות כלכלית עצמאית ומיטבית בבגרותם. עוד מצוין בדברי ההסבר כי מערכת החינוך בישראל אינה כוללת היום חינוך פיננסי. על אף האמור בדברי ההסבר, ההצעה מבקשת הלכה למעשה לקבוע תוכני לימוד בחקיקה, אני מדבר בשם שר החינוך. כשר החינוך אני מתנגד לקביעת תוכניות לימודים והוראת תחומי דעת בדרך של חקיקה ראשית. חקיקה זו מכרסמת בסמכות שר החינוך לאשר את תוכניות הלימודים במערכת החינוך ואת מקצועות החובה לבגרות בהתאם להמלצות המזכירות הפדגוגית. זהו נושא הנתון לשיקול דעתם של השר והדרג המקצועי, המנחה את המערכת מזמן לזמן ועל פי הצורך באמצעות הוראות שונות וחוזרי מנכ"ל. דרך זו מאפשרת גמישות ורלוונטיות בתכנים על פי העיתים, הצרכים והמאפיינים השונים של כל שכבת גיל. כמו כן, בניגוד לנאמר בדברי ההסבר, ממילא מתקיימים היום שיעורים, מוטמעים תכנים ומופעלות תוכניות בנושא החינוך הפיננסי המותאמים לשכבות הגיל השונות כפעולות רשות. הפיכת שיעורי החינוך הפיננסי מלימודי בחירה לחובה, בהכרח תבוא על חשבון תחומי דעת אחרים שנלמדים במערכת החינוך, בשעה שבשיח הציבורי עולה בעשורים האחרונים גם שאלת העומס הלימודי על תלמידי בית הספר. חשוב להדגיש כי פעילות בנושא חינוך פיננסי נלמדת בהיקף של כ-18 שעות ומוטמעת בהדרגה בגני הילדים. יתרה מכך, משרד החינוך עוסק בשנת הלימודים תשפ"ה בארגון תכנים לכיתות ב' וג' בנושא החינוך הפיננסי במסגרת תחום הדעת של מולדת, חברה ואזרחות, ובשנת הלימודים הנוכחית הטמענו בלימודי גיאוגרפיה, אדם וסביבה לכיתה ט', קורס "טעימות פיננסיות" בהיקף של 30 שעות. עוד אציין כי נושא החינוך הפיננסי הוא חלק מתוכנית הלימודים בשלוש יחידות לימוד במתמטיקה בכיתה י'. משרד החינוך מאפשר לבחור בקורס השכלה כללית בכיתה י' בהיקף של 30 שעות לימוד שעוסק גם בתחום החינוך הפיננסי. כל התוכניות הרשמיות והתכנים הנלמדים בפיקוח ובאישור משרד החינוך בנושא חינוך פיננסי מפורסמות במרחב הפדגוגי לעובדי הוראה, בהתאם לשכבות הגיל ולכיתות הלימוד וגלויות לעיני כול. מעבר לתוכניות הרשמיות, ישנן תוכניות חיצוניות שמוצעות במסגרת מכרז הגפ"ן לבחירת מנהלי בתי הספר. בשנת הלימודים הנוכחית בחרו 333 בתי ספר בתוכניות אלה, שעלותן עומדת על 5.5 מיליון שקלים. משרד החינוך פועל בשיתוף פעולה עם בנק ישראל בנושא זה. הופקו סדרת ספרונים לגילי כיתות א' וב' ומדריך למורה שנכתבו על ידי בנק ישראל, וסדרת סרטונים ופעילויות שהופקו על ידי משרד החינוך. ביצענו פיילוט לכיתות ח' בחברה הדרוזית במימון בנק ישראל, ומשרד החינוך מאתר את בתי הספר ומכשיר אותם לנושא, בשיתוף בנק ישראל. הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 29 בדצמבר 2024. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים. לנוכח האמור ומהנימוקים שצוינו, אני מציע לחבריי חברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל ביטון - - - שנייה, שנייה. רק רגע, עוד דקה. עוד כמה דקות, חבר הכנסת ביטון. סליחה, חבר הכנסת ביטון.

חבר הכנסת ביטון, שנייה, שנייה. נס חנוכה,

קורה פה נס חנוכה, שנר אחד הופך להיות שני נרות. היום זה הלילה האחרון שמדליקים את נרות חנוכה. זה נקרא "זאת חנוכה", ורבותיי, זה לילה ויום למוחרת שמסוגלים להרבה ניסים, שמסוגלים להרבה בקשות שאפשר לבקש ושתתקבלנה. בחג החנוכה יש לנו שני סוגי ניסים, יש שני סוגי ניסים בחג החנוכה. הגמרא במסכת שבת דף כ"א עמוד ב' שואלת: מאי חנוכה? והגמרא מביאה את כל הסיפורים של פך השמן שהספיק ליום אחד ונעשה נס, והספיק לשמונה ימים. מאידך גיסא, כשאנחנו אומרים בתפילת 18 על הניסים, שם כמעט לא מוזכר הנושא של פך השמן אלא רק ניצחונם של המכבים על היוונים, "מסרת רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים, רשעים ביד צדיקים" וכו' וכו'. בסוף יש משפט שאומר: "והדליקו נרות בחצרות קודשך". לא מוזכר בכלל נס של פך השמן. צריך להבין, אז מה היה הנס של חנוכה? היה הנס של פך השמן, חבר הכנסת מלכיאלי,

או הנס של ניצחון המכבים על היוונים? אז רוצים לומר פה שיש שני סוגי ניסים: יש ניסים שרואים בחוש את הנס: כשיש פך שמן קטן שהשמן מספיק להדליק ליום אחד והוא דולק לשמונה ימים, זה נס אמיתי. יש דברים, כשאדם עושה איזושהי פעולה והפעולה הזאת מסתייעת. במקרה שלנו המכבים על אף שהיו מעטים יצאו למלחמה, נלחמו, ועל אף שהיו מעטים הצליחו. לכאורה תגידו שהיו להם טקטיקות מיוחדות, נשק מיוחד, כמו שיש לנו היום במדינת ישראל, כשעומדות ארצות חזקות מאתנו ואנחנו מליחים להכניע אותן, ואנו חושבים שזה לא נס. זה דרך הטבע, אבל גם זה בוודאי שזה נס גדול, ועל שני הניסים הללו, יש ניסים שאדם עושה בידיים, מתחיל פעולה ומקבל סיוע בנס, ויש ניסים שהם ניסים בפני עצמם. אופיר, סיימתי. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון משיב על ההתנגדות של הממשלה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, ראשית, אנחנו מתמידים ללבוש חולצה של חטוף אחד ולספר את הסיפור שלו. אלעד קציר מניר עוז, בן 47, איש טוב, שאהב את משפחתו, נחטף. ראינו סרטון שלו כשהוא בחיים, נרצח בשבי. יהי זכרו ברוך, אלעד קציר.

שני חוקים שלי עולים כאן להצבעה היום, ובשני החוקים האלה הממשלה ביקשה, אפשר קצת שקט? חברים, אם אפשר, קצת שקט. שני החוקים, הממשלה ביקשה שנדחה אותם, כי היא שוקלת בחיוב את הרעיון ואת ההיגיון שבחוקים האלה. חוק ראשון עוסק בלתעדף את אנשי המילואים ונכי צה"ל בשיווק קרקעות, לתת את הקרקעות בעדיפות של 30% עד 70% לאנשי מילואים בכל השיווקים של מינהל מקרקעי ישראל, פלוס 10% המיועדים לנכי צה"ל. הדבר הזה נראה לי הגיוני, ואתם גם קיבלתם עליו החלטת ממשלה. אופיר, הממשלה החליטה גם לתעדף את חיילי המילואים בשיווק קרקעות, והחוק הזה מתכתב עם החלטת הממשלה.

מינהל מקרקעי ישראל לא סופר את הממשלה ולא מבצע את ההחלטה שלה בשיווק קרקעות לאנשי מילואים, וזה בושה וחרפה שהוא אפילו לא העמיד 1,000 או 2,000 קרקעות בשנה שלמה כשיש 400,000 אנשי מילואים. חבר הכנסת ביטון, זה לא רק שהם לא משווקים, הם מונעים שיווק. מלביצקי, אתה יודע שאנחנו כולנו מתואמים על הדבר הזה. מינהל מקרקעי ישראל לא עושה מה שהממשלה אמרה. החוק הזה אומר: בוא נתעדף את אנשי המילואים ב-30% עד 70%. אני מבקש שהממשלה תתמוך בחוק הזה,

אני לא יכול בניגוד לוועדת שרים. מי השר שאחראי לזה? אין לי אפילו מושג. שיכון, אני חושב.

שיכון לא בא לוועדות הכנסת, ומינהל מקרקעי ישראל לא סופר אותנו ולא מבצע את החלטת הממשלה שאתם קיבלתם לפני כמה חודשים, לתעדף אנשי מילואים. בואו נביא את החוק הזה בטרומית ואני אבצע אותו בתיאום איתכם, נקדם אותו. אני חושב שזה חוק טוב. השר בן צור, החוק השני אומר שנעשה את התקצוב הדיפרנציאלי של קצבת זקנה. מי שמרוויח 40,000 שקל לא צריך לקבל, ומי שלא הייתה לו פנסיה, יקבל יותר. זה חוק של שלמה קרעי. - - - מה יעשו הקשישים עכשיו עם העלייה ביוקר המחיה - - - אדם חסך כל החיים ושילם ביטוח לאומי. צביקה כהן של הביטוח הלאומי - - - החוק שלך הוא הפתרון. תודה רבה.

רק שנייה, השר אומר לי משהו, חבל. - - - - - - חסך כל החיים שלו ביטוח לאומי.

אם היה עכשיו חוסך בחברת ביטוח - - - גם אם הוא מרוויח 100,000,

אני אגיד לך למה זה לא טיעון לעניין. כי להגיד - - - אבל חבר הכנסת - - - אני רק עונה לו. הוא לקח זמן מהנאום שלי. זה אחרי השלוש דקות. - - - חבר הכנסת ביטון, אנחנו מבקשים. אני אוכל לבוא לענות לו אחר כך? כן - - - אני יכול לקבל את זה מהמזכיר? יש ועדות בשביל הדבר הזה. תודה רבה. אני אגיד עוד משפט כאן ואני ארד. אם אדם לא היה מובטל אף פעם, הוא שילם ביטוח לאומי ולא לקח קצבת אבטלה. חבר הכנסת, אנחנו צריכים לעבור להצבעה. אם אדם לא נפגע בתאונות עבודה, הוא שילם ביטוח לאומי ולא לקח. זה לא קצבה - - - חבר הכנסת ביטון. אבל למה לא נעשה דיפרנציאליות בקצבת זקנה?

אתם בעד זה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך פיננסי), התשפ"ג 2023. חברי הכנסת, נא לשבת. עוברים להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך פיננסי), התשפ"ג 2023, לא נתקבלה. 53 נגד, 34 בעד. אני קובע כי הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך פיננסי), התשפ"ג 2023, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הקמת שדה תעופה בנבטים, התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת אלמוג כהן. חבר הכנסת כהן, בבקשה, לרשותך דקה מהמיקרופון בצד. לא, אושרו עשר דקות. אני נתתי על חשבוני. מאפשרים לו על המכסה?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת מכל חלקי הבית, כבוד השרים, אני רוצה לפתוח בברכת שהחיינו. בבקשה, שקט במליאה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

היום אנחנו בעצם מביאים הצעת חוק של הקמת שדה התעופה בנבטים. אני רק רוצה לפתוח בדבריי במילות תודה,

לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, על התמיכה הבלתי-מסויגת - - די, נו, די. באימא שלך, די. - - - קריאה: צוחקים עליך שם - - - - - והדחיפה המשמעותית - - מה קרה?

התעופה הבא של מדינת ישראל - - מה הקשר לראש הממשלה?

- - שיהיה בנבטים שבנגב. מייד כאשר הגעתי - - - - - - שר הפנים - - - - - - אדוני היו"ר, יש לי הפרעות קשב. אלמוג, אנחנו מפרגנים לך. אלמוג, מפרגנים לך, שלא תטעה.

לא לא לא.

סליחה, חברי הכנסת, כל קריאות הביניים - - - איזה רעים,

שנייה אחת.

חברת הכנסת שטרית. מה אכפת לך - - - חברת הכנסת שטרית,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. - - - חברת הכנסת שטרית, קראתי אותך לסדר, אני לא צריך - - - - - - ראש ממשלה? חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מה?

אני אצא לבד. לא טוב לאף אחד לשמוע את האנשים האלה. חברת הכנסת שטרית,

מייד לאחר מכן אני מודה לשר איתמר בן גביר על התמיכה ועל הסיוע הבלתי-מסויגים בהקמה של שדה התעופה הבא של מדינת ישראל. הפרוצדורה,

שלא להחליט. אנחנו, כנסת ישראל מכל חלקי הבית, אומרים כאן היום לממשלת ישראל ולאזרחי מדינת ישראל: היום בחרנו להחליט, בחרנו שהשדה הבא יהיה בנבטים. השדה יקים בתוכו אקו-סיסטם שלם מסביב: תעסוקה, תיירות, מסעדנות, מלונאות, טראפיק אדיר, 53,0000 מקומות תעסוקה שיביאו פרנסה לתושבי הנגב, היהודים והבדואים כאחד, יתקע טריז בהשתלטות הבלתי-חוקית מבאר שבע מזרחה לכיוון דימונה, ויישם את חזונו של דוד בן-גוריון הלכה למעשה. האירוע הזה הוא מדהים ממספר סיבות. הסיבה הראשונה, שלחלופה שכרגע עובדים עליה למעשה, עמק יזרעאל, כולם מתנגדים. תושבי העמק חברים איתנו במטה המאבק בנגב כדי להקים את השדה הבא בנגב. הקמת שדה בנגב תפגע באסם התבואה של מדינת ישראל, תפגע בעתודות קרקע, תפגע בשטחים חקלאיים. נבטים, חברים, תוכנן בראשיתו להיות שדה דואלי, נבטים תוכנן להיות שדה דו-שימושי, אזרחי וצבאי, דבר שנעשה בו שימוש בכל רחבי העולם. ואני חושב שאנחנו בתקופה היסטורית. בטח לאחר 7 באוקטובר, בטח במהלך חרבות ברזל, בטח בזמן שהחיילים והחיילות הקדושים שלנו נלחמים באויב הנאצי, שנס מפניהם, האמירה שלנו צריכה להיות מאוד-מאוד ברורה: אנחנו שמים את הנגב על ראש שמחתנו. העתיד של מדינת ישראל הוא בנגב ובגליל. ואני מצפה מחבריי באופוזיציה ושותפיי לקואליציה להביע נכונות, לתמוך בנבטים, להגשים את חזונו של דוד בן-גוריון, ולהקים הלכה למעשה את השדה הבא של מדינת ישראל, שבאמת ישנה את פני הנגב. ישנה את פניה של מדינת ישראל. בן-גוריון ב-full capacity, אין מקום יותר, זהו. צריך להקים את השדה הבא. אני רוצה טיפה לדבר על העלויות. 10 מיליארד שקלים בעמק יזרעאל, 2 מיליארד שקלים בנבטים. השדה בנבטים הוא מסלול ההמראה הארוך ביותר במזרח התיכון, מוכן למטוסים מסחריים, מוכן למטוסים אזרחיים, מוכן למרלו"גים, מוכן לשגשוג, מוכן לקיים את חזונו של אברהם אבינו, לעלות לנגב,

ואני רוצה מכאן להודות שוב לכל שותפיי. תודה ליו"ר על ההקשבה. תודה לשרים הנכבדים על התמיכה הממשלתית, אתם עשיתם מעשה היסטורי. אני לא בטוח שאתם יודעים - - - אלמוג - - - את נבטים. טל אל על, סגן ראש העיר של באר שבע, הביא את זה. ותודה לשרים שהביעו תמיכה בלתי מסויגת. עשיתם פה מעשה היסטורי. תודה למועצת הנגב, לטל אל על. באמת, יש עשרות שותפים, עשרות שותפים באירוע הזה. מיכאל, מי כמוך כאיש הנגב יודע.

אני הבאתי את זה, אבל הוא הראשון. - - - לטקס הנחת אבן פינה.

אני רוצה לירות לעצמי ברגל ולומר תודה גם לחברת הכנסת מרב מיכאלי, שבהיותה שרת התחבורה דחפה את זה, וכיום דוחפת את זה השרה מירי רגב. חברים, בואו נקבל החלטה אמיצה. בואו נביא את הנגב למקום שלו הוא ראוי. בואו נמריא מנבטים, ובעזרת השם, ניצור שגשוג, ניצור חזון, ניצור אמת לילדים שלנו. נפסיק להנציח את העוני, נקים מקומות תעסוקה איכותיים, נביא, בעזרת השם, את הנגב למקומות שהוא ראוי להם. תודה רבה לכולם על ההקשבה. עם ישראל חי וינצח. תודה רבה. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק הקמת שדה תעופה בנגב, התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת רם בן ברק וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת רם בן ברק להציג את הצעת החוק. שלוש דקות לרשותך,.בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. תודה רבה לכל מי שתמך ועזר להביא את הצעת החוק הזאת, שבאה לשים קץ לאיוולת של שנים, של ניסיון להקים שדה תעופה בעמק יזרעאל, בניסיון הלא-הגיוני לקחת ולשים שדה תעופה, ולכפות אותו על עמק יזרעאל, שמעבר להיותו אסם התבואה של מדינת ישראל, הוא גם היה פוגע בהרבה מאוד תושבים, עד כדי פינוי יישובים. ולכן, הדבר המתבקש הוא להקים את שדה התעופה בנגב. שדה תעופה בנגב יספק פרנסה, יספק פיתוח, יספק תנופה אדירה לנגב. זה הדבר הנכון. יש בעיות כאלה ואחרות שצריך לפתור עם חיל האוויר, אנחנו נפתור אותן. כל מי שדיברתי איתו, הדבר אולי יחייב חשיבה, אבל הכול פתיר. ואין ספק שאנחנו מקבלים כאן היום, אדוני, החלטה היסטורית בממדים של המדינה, לבנות שדה תעופה חדש, משלים לנתב"ג. הוא יקום בנגב,

יבוא פתרון לכמות הנוסעים הגדולה מאוד-מאוד של תיירים ואחרים שיבואו למדינת ישראל, ויבואו בבטחה. תודה רבה. תודה רבה. מי השר שעונה? סגן השר פה? אני מזמין את סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, הרב אורי מקלב, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעות החוק.

אדוני, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, ברוח הימים האלה, כשהמליאה צריכה להיות מקוצרת, גם אני אקצר בדברי תשובתי. מטרת הצעת החוק היא הקמת שדה תעופה אזרחי בנבטים, משלים לנמל התעופה בן-גוריון. בהצעה מוצע לקבוע כי הוא יקודם על ידי צוות היגוי ממשלתי שתמנה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. יצוין כי הממשלה פועלת זה מכבר להקמת שדה תעופה משלים בנבטים, ובהחלטת ממשלה מחודש ינואר 2024, לפני שנה, נקבע כי בהמשך להחלטות המועצה הארצית לתכנון ובנייה, יימדד קידומם של הליכי תכנון של שדות תעופה אזרחיים בין-לאומיים במרחב בסיס נבטים ובמרחב בסיס רמת דוד. המשמעות של מה שאני אומר עכשיו, שלא יישמע שאנחנו בהצעת החוק הזאת מזניחים ומבטלים את התכנון ואת החשיבה לבצע גם ברמת דוד, אלא אנחנו עומדים עכשיו ומקדמים את הנושא של נבטים, עם כל המשתמע מכך. ועדת השרים קבעה שהוא יקודם בקריאה טרומית בהסכמת משרד הפנים,

הביטחון, המשפטים והשיכון, ויחזור לפני הקריאה הראשונה לוועדת שרים לענייני חקיקה. אני רק רוצה לציין, כפי שדיברתי גם עם המציע, היה משמע שאולי משרד התחבורה לא נמצא בצוות ההיגוי, אומנם נכון שהשרה ממנה, אבל בעצם, ודאי, ואז מופיע המספר אחת, אין ספק שמשרד התחבורה גם צריך להיות שותף, וודאי אפילו להוביל את צוות ההיגוי. מעבר לזה, אני שוב אחזור ואחדד, ההחלטה והתמיכה של שרת התחבורה בעניין הזה זה לקדם את זה, הגם שלא צריך הצעת חוק, אלא אפשר לעשות לפי החלטות ממשלה. אבל שלא יישמע שאנחנו מקדמים רק את שדה התעופה בנבטים, בלי שאנחנו בודקים את הדברים האחרים. אני בעצם יכול לעבור ולבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. הגישו התנגדות להצעת החוק. אני מזמין את חבר הכנסת ואליד אלהואשלה להתנגד ראשון. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחרי הסכם קמפ דיוויד ב-1978 הוקם שדה נבטים על הקרקעות של תל אל-מלח, והתושבים גורשו לכסייפה וערערה ולוד וטייבה וכפר קאסם ורהט ועוד יישובים. יש טענות היסטוריות על האדמות של הבדואים בשדה נבטים. אנחנו בעד שגשוג כלכלי ובעד מקומות תעסוקה לצעירים שלנו, אבל לא ברור בחוק ולא מצוין בחוק ששדה התעופה לא יורחב לאדמות נוספות. אנחנו שמחים מאוד ורוצים שיהיה שדה תעופה בנגב, אבל לא על הקרקעות של הבדואים. אנחנו רוצים שהתושבים של המרכז, של תל אביב, הרצליה ושוהם, ייסעו דרומה ויראו את הפנים האמיתיות של המדינה, איך היא מפקירה את האזרחים הבדואים בנגב. אני ראיתי לפני כמה ימים שאלמוג כהן נסע לשדה נבטים ודיבר משם על לתקוע טריז בין באר שבע לדימונה ונבטים ודימונה. אני לא רוצה שאף אחד יתקע טריז בין התושבים הבדואים למדינה, זה מה שחשוב. אנחנו נמתין ונראה, אחרי הקריאה הזאת, הקריאה הטרומית. כרגע אנחנו נצביע נגד, אבל אם הממשלה לא תלך נגד האזרחים הבדואים בנגב, אנחנו נבוא לקריאה ראשונה ונצביע בעד החוק, אם הוא לא ינשל עוד קרקעות של הבדואים בנגב. אני חושב שצריך להיות דיון על הטענות ההיסטוריות של תושבי תל אל-מלח, זה מה שצריך מה לעשות. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו: כאשר מקימים את שדה נבטים ומתכוונים להרחיב אותו ולהפוך אותו לאזרחי, צריכים להסתכל על ערערה בנגב. כרגע יש שכונות בערערה שלא מרשות לתושבים שלהם לבנות מעל קומה שלישית או הקומה השנייה.

אנחנו כרגע מתנגדים לחוק הזה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי מתנגדת. רגע, מה איתי? אני צריך לבחור, חבר הכנסת מלביצקי. - - - קודם כול, אני כשרת תחבורה העברתי בממשלה המכונה ממשלת השינוי החלטה שאומרת שלא ייבנה שדה התעופה בין-לאומי ברמת דוד. אבל צריך להגיד, חברות וחברים, קחו בחשבון, הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, הממשלה שתומכת בהצעת החוק הזאת,

תשים לב טוב,

תשים לב, הממשלה שתומכת בהצעת החוק הזאת והקואליציה שמצביעה בעדה, התכנון ברמת דוד נמשך. כל הזמן הזה ממשיכים את התכנון ברמת דוד, ולא עשו תכנון אלטרנטיבי. אז תשים לב שלא עובדים עליך ולא מרמים אותך ולא מורחים אותך ולא עושים את האסון האקולוגי, החברתי, מה שאתה רק רוצה, ובונים שדה התעופה בין-לאומי ברמת דוד.

סליחה, אלמוג, תן לי, כי אין לי הרבה זמן. לא, זה הגיע בעקבות מה שאת אומרת. אני הקמתי ועדה מקצועית לעילא ולעילא, שבחנה את כל ההיבטים של כל דבר שנוגע להקמת שדה תעופה, מבחינה סביבתית, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, מבחינה תעופתית, מבחינה ביטחונית, והמסקנה היא שאין שום ספק שהשדה הבא צריך להיות בדרום ובנגב. אבל המקום המדויק והמושלם ביותר לעשות את אותו זה באתר שנקרא צקלג, שהוא מספיק קרוב כדי שתושבות ותושבי המרכז יוכלו להשתמש בו, ועדיין מספק את כל היתרונות גם לציבור הבדואי במדינת ישראל, גם לכל ערי הדרום ולכל הפריפריה הדרומית. בנבטים אפשר וכדאי להקים שדה קטן. אנחנו יכולות ויכולים לראות בימים האלה בחיפה, למרות שלא נעשה שם המינימום של להאריך את המסלול, בקצת שהיו מאריכים אותו, כבר הוא היה עוד יותר אפקטיבי. אבל אפילו ככה, כשפתחו מחדש את שדה התעופה בחיפה, אפשר לראות איזו פריחה מדהימה זה מביא כבר,

זה מה שצריך לעשות גם בנבטים, ואת שדה התעופה הבין-לאומי צריך לפתוח בצקלג. אני קוראת לך, חבר הכנסת אלמוג כהן, בגלל המחויבות שלך, ואני באמת מעריכה את זה, לאחד כוחות בשביל לגרום לכך שהדבר הנכון ייעשה. ככה אנחנו נביא שני שדות תעופה לדרום, אנחנו נגדיל פי כמה וכמה את התועלת לכל מי שגרות וגרים שם ולמדינת ישראל בכלל. אז אני כבר אומרת שאני אצביע בעד הצעת החוק. ואני אומרת לכם שוב ושוב, שימו לב שההצבעה הזו בעדו - - - סליחה, גברתי. אני רוצה להגיד לך, אם עלית להתנגד ואת אומרת שאת מצביעה בעד, זה נגד התקנון.

לא, אז אין לך רשות דיבור, סליחה. אז אני אסיים וארד. ניצלת את רשות הדיבור שלא בצדק. אני רק מזהירה שלא יקרה שהדבר הזה יהפוך להיות - - - - - - סליחה,

חבר הכנסת טיבי, אנא. אמרתי את שלי. אמרתי מה שאמרתי. היא לא יכולה להכריז - - - הינה, חבר הכנסת רם בן ברק יכול לעלות עכשיו ולשכנע אותי להצביע בעד. חבר הכנסת רם בן ברק, בוא ותשכנע אותי בעד. זהו, סיימת רשות דיבור. כבוד השר ארבל, בבקשה. מותר לפי התקנון גם להתנגד וגם להצביע בעד. יש החלטה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, האדון הזה טועה. חבר הכנסת טיבי, בפרט כשאתה לא יודע בדיוק מה זה הבעד ומה זה הנגד, זה האדום. ירוק זה בעד. חשוב, חשוב לחדד. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן, לרבות בהתנגדויות. הצעת החוק הזו היא בהחלט אירוע חריג. בדרך כלל הליכי תכנון ובנייה מתקדמים במוסדות התכנון, וכך ראוי וכך צריך להיות. יחד עם זאת, כשהגיעה הצעת החוק הזו לוועדת שרים לחקיקה מחברי קואליציה ואופוזיציה יחד, היה חשוב לי שהיא תעלה כאן להצבעה והיא תקודם לכל הפחות בטרומית,

כמצפן וכקריאת כיוון. אני אסביר. אנחנו לא יכולים לקבל מצב, חשוב לי לציין אותו, שבו גורמים ביטחוניים יושבים עם חלק מחברי הוועדה לתשתיות לאומיות באופן פרטי, מציגים להם אתגרים ביחס לנבטים ולא מביאים עמדה באופן רשמי לוועדה ולא מביעים התנגדות באופן פומבי בוועדה. יש נושאים שהם ביטחוניים? תגישו פרפראזה, יש נושאים שדורשים דיון מסווג? תעשו דיון מסווג. לכן הליכי התכנון והבנייה חייבים להיות שקופים. אנחנו לא צבא שיש לו מדינה, אנחנו מדינה שיש לה צבא, ולכן זה חייב להיעשות בצורה הזאת ובאופן סדור. יחד עם זאת ובאותה נשימה אני אומר, גם בהליכי הללו שציינה שרת התחבורה לשעבר מרב מיכאלי, נכון שבמקביל מתנהלות בדיקות גם ביחס לנבטים וגם ביחס לרמת דוד, אבל אני הגבלתי, ואני אומר את זה גם כאן לפרוטוקול, אני הגבלתי לשישה חודשים בלבד את הפעלת סעיפים 78-77 לחוק התכנון והבנייה, שמגבילים תכנון ובנייה. לשישה חודשים בלבד. אני אמרתי ואני אומר את זה גם כאן, אני לא אתן הארכה למעלה משישה חודשים, כדי למצות את הליכי הבדיקה בצורה מיטבית. לאחר מכן המדינה תצטרך להכריע. גרירת הרגליים הזו, שנמשכה הרבה מאוד זמן, תהיה חייבת להיפסק ולהתקבל החלטה. כמובן שבסוף התהליך, בתהליך סדור שבו תישמענה עמדות התומכים והמתנגדים, מי שראוי שתקבל בזה החלטה זאת הוועדה לתשתיות לאומיות, המועצה הארצית, בצורה מסודרת, אבל שבוודאי יש למחוקק מה לומר. אני מברך את המציעים על הצעת החוק הזו.

תודה רבה. חבר הכנסת אלמוג כהן, תרצה להשיב?

חבר הכנסת שלום דנינו, בבקשה. משיב במקום רם בן ברק. חברי הכנסת, נא לכבד. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני באמת מאוד ספקן. אני חושב שהממשלה פה מעמידה, נותנת הצהרה, ואני לא בטוח שהיא הולכת איתה עד הסוף. מינהל התכנון מתכנן באמת את רמת דוד ועוצר את נבטים. הביטויים "אנחנו נקדם", "אנחנו מעדיפים ולא מצהירים באופן חד-משמעי שהשדה הבא צריך להיות בנבטים" אני מאוד ספקן לגבי הדבר הזה. אני מקווה שזה יגיע לוועדת הכלכלה. אנחנו נטפל בכל הדברים ברמה של כנסת, כי הגיע הזמן. הגיע הזמן. לחברים מהנגב, אני חושב שהמגה-פרויקט הזה הוא גשר והוא פרויקט משותף לנו ולבדואים. הוא לא הולך לתקוע שום טריז. הוא פותח לנו המון אופציות. אני כבר רואה את קו הרכבת שיגיע לבאר שבע, מצד אחד, כי זה קצר על בקעת ערד, ומצד שני הוא יגיע משוקת והלאה. אז אני מקווה שזה יגיע לוועדת הכלכלה. אנחנו נטפל בכל הספקות האלה, כי אני שומע גם את שרת התחבורה, עם כל הכבוד לה, שהיא תומכת בזה ותומכת בהוא ותומכת בכול. וברגע שתומכים בשני שדות, זה לא אומר שתומכים בשדה הזה בנבטים,

ובאמת, מראשיתו הוא היה בנוי להיות שדה גם אזרחי. הייתי קצין צעיר בחצרים, והטילו עליי שם את המשימה להריץ את הבסיס לפני שהגיעו הטייסות והגיעה ההנהלה של הבסיס הזה. אני רוצה להגיד לחיל האוויר, אני יודע את עמדתו, אנחנו בנגב נתנו לכם את חצרים, את נבטים, את עובדה ואת רמון. אנחנו מבקשים שתאפשרו לנו, מעט מאוד, להשתמש בשדה נבטים. זה באמת פרויקט לאומי והוא דרמטי לנגב. תודה, חברים. תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הקמת שדה התעופה בנבטים, התשפ"ה 2024 של חבר הכנסת אלמוג כהן. חברי הכנסת, נא לתפוס את מקומכם. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הקמת שדה תעופה בנבטים, התשפ"ה 2024,

ועדת הכנסת נתקבלה. 34 בעד, חמישה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הקמת שדה התעופה בנבטים, התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הטרומית, ותעבור לדיון בוועדת חוץ וביטחון לצורך - - - - - - לוועדת הכנסת, כדי להחליט לאיזו ועדה זה יעבור לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חבר הכנסת אחמד טיבי מצביע נגד, לפרוטוקול. חבר הכנסת

אני קובע כי הצעת חוק הקמת שדה תעופה בנגב, התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת רם בן בקר וקבוצת חברי הכנסת אושרה בקריאה טרומית ותעבור גם היא לדיון בוועדת הכנסת כדי לקבוע ועדה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, הוספת מחויבות לשוויון זכויות), של חבר הכנסת אלון שוסטר. אני מזמין את חבר הכנסת אלון שוסטר להציג את הצעת החוק. לרשותך עשר דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, בטרם אציג את הצעת החוק החשובה אני מבקש להזכיר את אחיותינו ואחינו הנמקים והמתים בעזה, בקרבת ביתי. המחויבות העצומה של הבית הזה ושל ממשלת ישראל היא לא רק להתפלל לניסים ונפלאות ולא רק לקוות ולייחל לתשועות להצלתם, אלא לבצע את מה שצריך, לשלם מחירים. הגיע הזמן לשלם את המחיר ולהשיב אותם הביתה. הצעת החוק שלי, שמבקשת לתקן את חוק-היסוד: מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, מכבדת את הצעת החוק ומכבדת את החוק הקיים. ואני רוצה לקבוע בשם, אני חושב שכל חברי הבית, בוודאי רוב עצום שבהם, שתי נשמות שוכנות בלב כל אחד מאיתנו: ההכרה במדינת ישראל כביתו של העם היהודי והמחויבות לשוויון זכויות לכל אזרחיה. אין כאן אופוזיציה וקואליציה, וימין ושמאל, ויהודים וערבים, גברים ונשים. יש כאן אמת בסיסית, שאני יודע מחבריי בקואליציה ויודע מחבריי באופוזיציה שזו היא דרכם, זו מהותה של מדינת ישראל וזה מקובל עליה ואני מבקש לדבר על המהות ועל הערכים של המדינה הזו שלנו. עלינו וקמנו ולחמנו למען היות ישראל אור לגויים. כולנו מבקשים שהבית הלאומי של העם היהודי יהיה ביתם של כולם. מדינת ישראל הוקמה שלוש שנים לאחר השואה, והיא הוקמה בצילה של הדרמה הנוראית, של הטבח העצום, של הגזענות האדירה שאנחנו היינו מקורבנותיה ונשבענו להקים את המדינה המופלאה, היפה, המאוזנת, שתכיר בזכות של העם היהודי להקים את ביתו ובמחויבות אדירה, בתפילה שיש מאחוריה מעשה, להיותה של המדינה הזו בבסיסה מדינה של שוויון וצדק לכל אזרחיה. ולכן את חוק הלאום הקיים, צריך להוסיף לו את רכיב השוויון.

ברשותכם, רוצה להקריא את סעיף 1 ולאחר מכן את התוספת. סעיף 1 של חוק-היסוד הוא: ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי שבה קמה מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי שבה הוא מממש את זכותו הטבעית,

הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית. מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי, אין לשנות את הדברים הללו, אלא יש להוסיף מייד בתום הדברים הברורים הללו את המשפט הבא: ישראל, אותה ישראל שהיא מדינתו של העם היהודי, ישראל מקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה בלי הבדל דת ולאום, בהתאם לעקרונות מגילת העצמאות. זהו האיזון. זהו האיזון הערכי שאנחנו מחויבים אליו. חסרה האמירה הפשוטה שייתכן שהיא כל כך בהירה וייתכן שהיא באה לידי ביטוי בחוקים אחרים ובפסיקות אחרות, אבל בחוק-יסוד שמגדיר את זכותו של העם היהודי להקים את מדינתו בבית הלאומי, במולדת ההיסטורית, מינה וביה, באותה נשימה, צריך גם לומר: המדינה הזו תהיה אור לגויים. במדינה הזו המיעוטים ירגישו שזהו ביתם. זאת לא מתנה, זה לא בחסד, אלא משום שכל אדם, אזרח המדינה, זהו ביתו. אני משוכנע שזאת אמונתכם, גם מי שחושב שהוא לא יכול, מטעמים קואליציוניים, להצביע בעד ההצעה הזו. ואני מבקש מכם, תהיו נאמנים לאמונה שלכם, הרי ברור לי שאתם מסכימים איתי שמדינת היהודים חייבת להיות "טבולה באור היקרות של שוויון", כפי שאמר ז'בוטינסקי: "לבן ערב, בן נצרת ולבני". לכולנו זה מגיע. בעיתות של מלחמה ושל אתגרים ביטחוניים וחברתיים אי-אפשר לשכוח את תרומתם של האחים, של השותפים, של השכנים הדרוזים, הבדואים,

הצ'רקסים, המוסלמים, שמשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון, שמשקיעים את נפשם וחייהם למען המדינה. זה לא רק צעד מוסרי, זו חובתנו הלאומית והערכית, זה חלק מהחוסן הלאומי, שהוא צו השעה במשבר הקריטי הזה ולדורות הבאים. רק מדינה שמקיימת שוויון אמיתי לכל אזרחיה יכולה להיות גם חזקה וגם צודקת. מדינת היהודים, כמדינת הלאום של העם היהודי, היא ביתם של המיעוטים אזרחי ישראל. זו מהות אנושית, זו מהות יהודית, זו מהות הדמוקרטיה במדינת היהודים. חברי הקואליציה, אני פונה אליכם, האם אתם מוכנים לעמוד מול אזרחי מדינת ישראל, יהודים ולא יהודים, ולהגיד ששוויון אזרחי אינו ערך עליון בעיניכם? שהוא לא עיקרון שצריך לעמוד בשוויון אל מול עקרון מדינת הלאום היהודי? אני משוכנע שאתם מבקשים לתמוך בחוק הזה, ואני מציע לכם לאשר אותו. תיקון החוק, חבריי וחברותיי, הוא הזדמנות לאחד, לחזק ולומר בקול ברור: מדינת ישראל היא בית לכולנו. מדינת היהודים היא בית לכל אזרחיה, בואו נוכיח את זה. אני קורא לכם להצביע בעד, למען הערכים, למען השותפות, למען העתיד שלנו, של כולנו.

תודה רבה. אני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק,

- - - אנחנו מדינה שוות זכויות מוחלטות לכל אזרחינו, אבל זאת מדינת הלאום היהודי, על כל הנגזרות של זה, חוק השבות, עלייה וכו'. כל עקרון שוויון בחקיקה מבטל את רעיון הלאום - - - בבקשה, עשר דקות לרשותך. חברת הכנסת גוטליב, השר רוצה להתחיל.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני חייב לומר אבל שאני דווקא בעד שנשמע את חברת גוטליב, כי הניסיון מלמד שהדברים שלי - - באמת, לא שמענו אותה. למה, יריב? אני אסביר. - - כי הניסיון מלמד, רק מהיום, שהדברים שלי כנראה לא מועילים יותר מדי, אז יכול להיות שאולי הדברים שלך יועילו.

יושב פה הרי חבר הכנסת טור פז,

זה בסדר שאתה עם אוזניות, אתה כבר שמעת, אתה לא צריך לשמוע פעם שנייה, אני לא רואה בזה טעם גדול, כבר הסברתי את כל הנושא של חוקי-היסוד, ואני חייב לומר, כיוון שידעתי שאני הולך לענות לחבר הכנסת שוסטר, כשעניתי לחבר הכנסת טור פז הסתכלתי ככה בזווית עין לראות אם חבר הכנסת שוסטר פה. לא רק שהוא היה פה, הוא גם הקשיב. וזה לא מועיל. אז מה יועיל עכשיו כשאני אחזור על אותם דברים עוד פעם?

חבר הכנסת שוסטר, באמת, למה לנו לחטוא ביוהרה? באיזו דרך אני עוד אסביר שיש בית משפט עליון, הוא מחליט איזה חוק-יסוד נאה בעיניו או לא, הוא מבטל ברוב של אחד, לא משנה אם הכנסת קיבלה חוק אפילו במעל 61 בשלוש קריאות, הוא מחליט הכול. ופתאום מתחשק לך לחוקק חוק-יסוד, פתאום אתה רוצה להכתיב דברים, אני לא מבין, באמת. חבל שאתה עולה. חבל שהשר מבזבז את זמנו. שיקליט.

השר ימשיך. זה בסדר, תודה על הדאגה, הכול בסדר.

אבל חבר הכנסת קריב מאה אחוז צודק, זה בדיוק מה שאמרתי - - - אתה שר של נאום אחד. לא היית פה קודם, בדיוק את זה אמרתי, אתה צודק. שמעתי אותך גם מקודם. צודק, לא היית פשוט בהתחלה. בדיוק על זה קוננתי. אותו נאום. אני מסכים. חבר הכנסת קריב, אני מסכים. אתה עמוס עבודה, יש שרים בטלנים בממשלה, תכתוב נאום אחד ותיתן להם.

הכנסת קריב, יצאנו ידי חובתנו, זה בסדר. חבר הכנסת קריב, אני מבקש ממך.

יצאנו ידי חובה, זה בסדר. כבוד השר. אולי תיתן לשר הביטחון. אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? באמת. לא, לא, סליחה. אני רוצה לשמוע את השר, אני לא מצליח לשמוע. אני חייב להגיד ליושב-ראש שהפעם אני מאוד בעד קריאות הביניים, כי כבר אין לי מה להגיד. מה, לחזור על הדברים פעם שנייה ושלישית ורביעית? אז אני דווקא בעד, זה מקל עליי. זה מעביר טוב את הזמן. רוצים להגיע הביתה להדלקת נרות. היום כן? כי הוא צודק, חבר הכנסת קריב, באמת אין טעם, אני אומר את אותם דברים ברורים מאליהם. אני כל כך מתחבר לעמדה שלכם, שכדאי ללכת ולהתמודד לכנסת כדי להעביר את כל סמכויותיה לבית המשפט העליון, וכל פעם מחדש, מין דבר והיפוכו כזה, רוצים לחוקק חוקי-יסוד, רוצים להכתיב כל מיני דברים. אני חושב, חבר הכנסת קריב, אולי נייעל את התהליך, בוא נעשה הפוך: תביאו הצעת חוק, איזו יוזמה כזאת שתגיד שבית המשפט העליון יקבע את חוקי-היסוד, והכנסת תוכל מה נעשה עם זה, נקיים בזה דיון? לא נצביע, שחס וחלילה לא נמרה את פיהם, אבל דיון נקיים. ואז נלך לבחירות ונגיד לציבור: תראו, יש כאלה שמושלים בנו ושולטים בנו, אבל תלכו לבחירות כדי שאנחנו, מה בדיוק נעשה? נדון? ננאם? נדבר? נדבר לקיר, נכון. שמע, אתה אובססיבי, אותן מילים לפני חצי שעה.

אתם יודעים, הייתי אתמול, אני חייב לספר לכם משהו. הייתי אתמול - - - בוא הנה, זה חזק. אתם צודקים. הייתי אתמול בכנס, אגב,

בפתח תקווה, תאמין או לא - - - איך היה? היה מצוין, יש בפתח תקווה אנשים טובים. כנס

הרמת כוסית והדלקת נר חנוכה, והיה באמת אירוע מכובד מאוד. אמרתי שם כמה דברים, אתה שומע, חבר הכנסת שירי? חבר הכנסת שירי, סוף-סוף אני מסכים איתך על משהו, אז אתה גם לא מקשיב?

סוף-סוף אני מסכים איתך, אז אתה לא מקשיב? יעקב עושה לי פיליבסטר. כנראה בהשראת הרוח של רון בפתח תקווה, של חבר הכנסת רון כץ, דיברתי, אמרתי שם כמה מילים. ואז מישהו שצילם אמר לי: תשמע, אבל מה הכותרת? בוא תיתן לי כותרת. היועמ"שית. אז אמרתי לו בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו. אמרתי לו: תשמע, אני מודה שאני עקבי ואומר את אותם הדברים כל הזמן, ויש לי דרך קבועה ועקבית, ואני לא מתבייש לומר שאני לא נותן כותרות גדולות, אני רק הולך בדרך קבועה, ואתה יכול לדעת מראש מה תהיה דרכי. היא לא סוד והיא לא משתנה, ואין זיגזג הלוך וחזור. אז אני חוזר לחבר הכנסת שוסטר, שאני רוצה לומר לך עוד דבר גם לגוף ההצעה. תראה, אמרנו כבר הרבה פעמים, אני גם על זה אחזור, כי בסוף הייתה כאן הצעה דומה של חבר הכנסת חמד עמאר, לדעתי לפני שבועיים, אם אני זוכר נכון, וגם שם התייחסתי לדברים בצורה מדויקת. אין חולק, אני מקווה, על שני דברים:

על מה שאתה מציע, שמדינת ישראל, כל אזרחיה הם שווים. כך חייב להיות וצריך להיות. והשוויון הזה, שהוא שוויון אזרחי אישי, גם הוא נשמר ומתקיים, ואין עליו ויכוח. הדבר השני הוא שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום של העם היהודי, וגם בזה אסור שיהיה ויכוח. ולצערי הרב, חבר הכנסת שוסטר, ואני יודע שזאת לא כוונתך, הדבר הזה מאותגר כל הזמן בבית המשפט העליון. כל הזמן.

והסיבה שחוק הלאום נחקק, ואתה יכול לבדוק אחורה את הדברים שאמרתי אז, כאשר החוק נדון בכנסת, חוק הלאום נחקק רק מסיבה אחת, אני קראתי לו חוק רטרו: כדי לומר את המובן מאליו, שבראשית ימי המדינה, בעשורים הראשונים שלה, לא היה צריך לחוקק אותו, כי זה היה ברור לחלוטין, עד שבאו שופטים בבית המשפט העליון והתחילו לכרסם בעניין הזה באופן שיטתי, עד שהם הפכו התיישבות יהודית בגליל לגזענות ולחוסר שוויון ולאפליה ושמטו את בסיס הציונות.

ואז, כאשר הדבר הזה קרה, עלה הצורך, והוביל כאן חברנו השר אבי דיכטר את חוק הלאום, כדי לומר שום דבר חדש. אין בחוק הלאום מילה אחת שאיננה הבסיס לקיומה של מדינת ישראל מיום הקמתה, אבל נאלצנו, אני אומר את זה באלה המילים, כי אמרתי את זה גם אז, נאלצנו לחוקק אותו בגלל העובדה שבית המשפט העליון הלך וכרסם בערכי היסוד האלה, המובנים מאליהם. והיינו חייבים - - - מה היה כל כך חשוב לפגוע בחברה הערבית.

חבר הכנסת קריב - - - חוק הלאום הוריד את מעמדה של החברה הערבית - - - אדוני, אני עוד אחשוב שאני לא נושא את אותו נאום, שחבר הכנסת קריב ככה מתרגש. אבל גם את הדברים האלה אמרתי, כי אמרתי אותם אז, ואני חוזר עליהם עכשיו. למה לא להוסיף את ערך השוויון? ולכן אנחנו נאלצנו לעשות את זה, ועשינו את חוק הלאום כדי לומר שהערכים האלה, יש להם את המעמד העליון, זה הבסיס של מדינת ישראל, זכות קיומה: מדינת הלאום של העם היהודי, על כל המשמעויות של העניין הזה, שיש בה משטר דמוקרטי, שיש בה בוודאי שוויון זכויות מלא לכולם.

אמרתי במישור האזרחי. אבל כל תיקון כמו שאתה מציע יילקח בן ערובה על ידי שופטי העליון ויגיע שוב - - מה בעיה?

- - לחידוש התהליך הזה של הכרסום ושל הרגרסיה - - לא לכולם יש

לא כי אנחנו מתנגדים לעיקרון, אלא אנחנו מתנגדים לשימוש הפסול שיעשו בו שופטי בית המשפט העליון, לצערי הרב.

חבר הכנסת שוסטר, אני יכול לומר שיבוא היום שאני אוכל להיות בין אלה שנמנים על מציעי ההצעה, לומר את המילים האלה באופן מפורש, כי אני מסכים איתן. אבל אתה יודע מתי היום הזה יקרה? הוא יקרה למוחרת היום שבו אתה תצטרף אליי כדי שאנחנו נתקן את שיטת בחירת השופטים - - להשתלט על בית המשפט העליון.

ולחסל את אופייה של ישראל כדמוקרטיה.

מגוון ומחויב לערכים היסודיים של הציונות. כי אין שוויון. אז, כשנעשה את זה, נוכל גם לעשות את מה שאתה מציע.

לצערי הרב, במצב היום, הדבר הזה שנעשה בכוונה טובה, יביא אותנו למקום שאסור להיות בו - - תודה רבה. - - לכן אני מציע לכנסת להתנגד להצעת החוק.

תודה רבה, אדוני השר. במקום היוזם מבקש חבר הכנסת בנימין גנץ להגיב על סיכום השר.

יש היום שוויון זכויות ללהט"בים כמו שאמרת? להט"ב, מי? אמרתי שיש שוויון זכויות לכולם. אתה ואני לא שווים כשאנחנו יוצאים מהבניין הזה. אתה יכול להתחתן, אני לא, אתה יכול לאמץ, אני לא. בבקשה, אדוני. לרשותך שלוש דקות. רק בזכות בג"ץ יש לנו את הזכויות שלנו. חבר הכנסת יוראי,

חבריי,

אנחנו ביום האחרון של חנוכה, בימים האחרונים. כדאי שהם יזכו לראות את האור. עכשיו לגופו של עניין.

וככזאת גם מוכרת החקיקה הדקלרטיבית בעניין הזה, על הנושא הזה אין שום ספק ולא צריך להיות שום ספק. מדינת ישראל היא מדינה יהודית חזקה, צודקת וגם דמוקרטית, ככזה צריך להיות השוויון של כל אזרחיה חלק בלתי נפרד ממהותה כפי שהיא. השוויון הזה צריך להיות בפן האזרחי, בפן הדקלרטיבי. לצערי, הוא גם נמצא בתחום של הנפגעים. רק במערכה האחרונה,

נרצחו הרבה מאוד בדואים. ראינו בדואים שנלחמים ומחלצים אנשים מנובה, קחו את יוסף מרהט ואת כל המאמצים שלו. כמובן, חברינו,

בני העדה הדרוזית, שנלחמים ביחד איתנו, כמעט 450 חללים לאורך מערכות ישראל כולן, ו-13 מהם במערכה האחרונה. זה לא מכבר קברנו את אלוף משנה אחסאן דקסה, שבאמת היה משרת נאמן בצד רבים אחרים וטובים שהיו חלק מהחברה הזאת. אנחנו צריכים להבטיח שהברית שלנו עם אחינו היא לא רק ברית דמים, אלא היא גם ברית חיים.

לדעתי, אין שום פגיעה בדבר הנכון והבסיסי והמובן-מאליו של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי במתן שוויון לכל אזרחיה. הדבר הזה בוודאי צריך להיות חלק מהיום-יום שלנו. הדבר הזה צריך להיות גם חלק מהדקלרציה שלנו. אין בזה שום פגיעה, אלא להראות לעצמנו ובעצמנו את הביטחון היהודי שירד לעולם ביחד. אחרי מלחמת העולם השנייה ובכלל אנחנו יודעים שיש לנו שני עמודי תווך שירדו לעולם ביחד: עמוד התווך של העוצמה, שאנחנו צריכים להפגין על מנת לחיות כאן כמדינה יהודית, ועמוד התווך של המוסר היהודי, השוויוני, שרואה בכל אזרח שווה לכל דבר ועניין.

אני קורא לחבריי לתמוך בהצעת החוק של חברי אלון שוסטר, כי כך נכון שנחיה כאן. תודה רבה. תודה רבה. אם כן, חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, הוספת מחויבות לשוויון זכויות). אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

לוועדה את הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, הוספת מחויבות לשוויון זכויות) לא נתקבלה. 27 בעד, 47 נגד. אם כן, אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, הוספת מחויבות לשוויון זכויות) - - - תרשום בעד.

לפרוטוקול. חבר הכנסת מיכאל ביטון בעד.

הצעת חוק-יסוד:

הוספת מחויבות לשוויון זכויות), לא אושרה, ותוסר מסדר-היום.

תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה,

אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי. לרשותך עד דקה מהצד. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק חשבונית מקוונת, שהגשתי יחד עם חברי חבר הכנסת ולדימיר בליאק, היא הצעת חוק שעושה תיקון. כאשר העולם התקדם, כאשר אנחנו מגיעים לחנות וקונים מוצר כלשהו, בסופו של דבר מקבלים את החשבונית. כשרוצים להחליף את המוצר, ולא משנה כמה עולה המוצר, אם זה מוצר חשמלי או מוצר בחנות,

בסופו של דבר אם החשבונית אבדה, אנחנו לא יכולים להחליף. או תארו לכם שנותנים לנו זיכוי על מוצר שקנינו והחזרנו, יכול להיות שנמחק בחשבונית, יכול להיות שפתאום החשבונית אבדה, מה שקורה הוא שהפסדנו את הכסף. על כן, הצעת החוק הזאת באה לעשות את התיקון הזה.

כשאנחנו מתקדמים יותר ויותר ומגיעים, הכול הולך דיגיטלי, אנחנו מבקשים לתקן פה ולעשות שתהיה האפשרות לקבל גם את החשבונית בסמ"ס או למייל וכמובן גם את הזיכוי, כך שאותו אחד שעשה זאת לא יצטרך לאבד את הזיכוי שלו, לא יצטרך לאבד את הכסף שלו. זו הצעת חוק, גם ככה היום מגיעים, יש כאלה שמגיעים עם חשבונית ושואלים אותך: אתה רוצה את זה בסמ"ס או לא? לכן, מכיוון שאנחנו כבר שם, צריך לעשות את זה. אבל זה עדיין ימשיך להיות בהחלטתו של הלקוח להחליט, כי יכול להיות שהוא נמצא עם טלפון כשר,

ועל כן, כזאת היא הצעת החוק. מספיקה דקה, לא צריך יותר. תודה רבה לכם. אני מקווה שתתמכו. הדברים הובהרו. תודה רבה.

אני מזמין את השר יואב בן צור, שר העבודה, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. בבקשה, אדוני השר. לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שלפניכם מבקשת לקבוע כי קמעונאי גדול יחויב להציע מסירה דיגיטלית של חשבונית וכן שובר זיכוי. הצרכן יוכל לבחור אם ברצונו לקבל חשבונית או שובר זיכוי באופן דיגיטלי או בהעתק פיזי, כאשר בעסקת מכר מרחוק יחויב הקמעונאי הגדול במשלוח חשבונית עסקה מפורטת באמצעות קובץ דיגיטלי באופן מיידי וגם במשלוח חשבונית נייר עם מסירת הטובין או מתן השירות שהוזמן. עוד מוצע לקבוע כי עוסק שהוא קמעונאי גדול ישמור העתק חשבונית או זיכוי של לקוח לתקופה של שבע שנים מיום מסירתם ללקוח. המוטיבציה של המבקשים לחוקק את החקיקה היא נכונה כשלעצמה, המעבר לחשבוניות ולזיכויים דיגיטליים מביא ערך גדול לצרכנים, והוא קורה ממילא ליותר ויותר עסקים שהופכים את ההתקשרות שלהם עם הלקוחות למקוונת. המהלך קורה בעיקר לעסקים חדשים או לעסקים שמחליטים להוסיף מערכות מקוונות למתן שירות למרחוק בנוסף למערך המכירות הקיים שלהם, מה שמחייב אותם בהשקעה הונית לא מבוטלת. גם בתחום הקמעונאות יש יותר ויותר קמעונאים שמפעילים שירותים מקוונים ויכולים לתת שירות זה כבר היום כחלק מהפעילות המקוונת שלהם.

חלקם של הקמעונאים כבר ביצעו השקעות גדולות במערך הקופות ובמערך הפיזי שלהם במערכות שאינן מתואמות לשירות מקוון, דבר שעלינו להביא בחשבון בחקיקה המוצעת. גם הדרישה לשמירת מידע למשך שבע שנים מחייבת חשיבה, שכן מדובר על מידע רב ועלויות לא מבוטלות לעסק, והשאלה מהי התועלת השולית לצרכנים. מבדיקה שערכנו עולה כי חלק מהרשתות כבר נמצא בתהליך של התאמות מתקדמות לעידן הדיגיטלי, כך למשל יש רשתות המאפשרות קבלת חשבונית דיגיטלית בסיום הקנייה, בדרך כלל בקופות העצמאיות המיועדות לכך.

לנוכח האמור ועל מנת לאפשר לבחון את ההצעה ואופן יישומה לעומק, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי הכלכלה והאוצר. על כן, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת גלעד קריב מבקש להתנגד. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, חנוכה שמח וחודש טוב. על פניו, ראוי היה לתמוך בהצעת החוק הזאת, מה עוד שהיא מובאת אלינו על ידי חבר כנסת מהקואליציה וחבר כנסת מהאופוזיציה. אלא שהיום הזה לא ראוי שאנחנו נרים את ידינו בעד הצעות חוק שהקואליציה תומכת בהן,

שהנהגת הבית הזה, שמגיעה מקרב שורות הקואליציה, מנעה היום מאימא של חטוף, מעינב צנגאוקר, אימו של מתן צנגאוקר, להיכנס לכאן, למשכן. תאמר לי, אדוני היושב-ראש, אדוני הרב, מה אומרת התוספתא למסכת תענית על מי שמדליק נרות חנוכה בחגיגיות יתרה כאן, על הדוכן, ולמוחרת היום מונע מאימא של חטוף להיכנס למשכן? אתה יודע מה אומרת התוספתא במסכת תענית?

"טובל ושרץ בידו". מה שווה הדלקת הנרות החגיגית, התקדימית, של יושב-ראש הכנסת, כאשר הוא לא מכניס למשכן את אימו של מתן צנגאוקר? הדלקת נרות תקדימית. הדבר התקדימי הוא 453 ימים שבהם 100 אחים ואחיות נמצאים בשבי החמאס. זה התקדים, וזה הדבר היחיד שצריך להעסיק אותנו.

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אתם בקואליציה אוהבים את משפחות החטופים מנומסות, שקטות, מתרצות. אתם רוצים שהן תתרגשנה כשהוד מעלתו ירים אליהן טלפון בפעם הראשונה, מאות ימים אחרי חטיפת יקיריהן, אתם אוהבים את משפחות החטופים כאשר הן מתקבצות לערב שירה בכיכר. אבל כאשר הן מבקשות להפוך שולחן על ההפקרה, על המהמורות ועל המכשולים שראש הממשלה שם בדרך לשחרור יקיריהן, אז מכונת הרעל שלכם משתלחת בהן. אדוני היושב-ראש, רק בגלל הכבוד שלי אליך אני לא פותח כאן את תמונתו של מתן, כי זה בניגוד בתקנון. יש לי כבוד אליך, יש לי כבוד לתקנון, אבל כשמדובר בהנהלת הבית הזה, שמנעה מעינב צנגאוקר להיכנס, אין לי טיפת כבוד, רק בוז עמוק.

תתבייש לך, יושב-ראש הכנסת. תודה רבה. רק אני חייב להגיד שהתוספתא אינה דומה למקרה שמדובר בו כאן. מדובר כאן על יושב-ראש כנסת ששומר על כבודה של הכנסת - - "טובל ושרץ בידו". - - וזה חלק מתפקידו.

חבר הכנסת אזולאי מבקש להגיב.

את הנרות הדלקנו עליכם. שמענו, שמענו. אין מתייוון יותר גדול בבית הזה ממך - - - - - - תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. - - - תודה רבה. חברי הכנסת, נא לאפשר לחבר הכנסת ינון. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, רק מילה אחת: מה שבטוח הוא שאנחנו, תפקידנו לנסות ולהרגיע, להיות מאוחדים ולהרבות זכויות בשביל אותן משפחות של חטופים, ושהחטופים, יקירינו, יחזרו הביתה בריאים ושלמים במהרה. אנחנו כממשלה, כקואליציה,

אחראים להביא אותם כמה שיותר מהר. מי שחי, להביא אותו בעזרת השם כמה שיותר מהר בריא ושלם, ואלה שזקוקים לקבורה, שיגיעו לקבורת ישראל בכבוד הראוי להם. זה תפקידנו לעשות את זה, וכל עוד זה לא שם, האחריות עלינו.

אני רוצה להגיד לכם - - - לא שומעים אותך,

חבריי חברי הכנסת, היום זה קורה. היום הזה, ברוך השם, זה קורה, אומנם 1 בינואר, 1 בינואר 2025, חיסכון לכל ילד על מלחמה שנלחמנו שנתיים וחצי, הגיע היום שאנחנו קוצרים את התוצאות שלנו,

היום כל אחד שיש לו ילדים שיש להם "חיסכון לכל ילד" נמצאים בבנקים. אתם יכולים להגיד לבנקים: תשאירו את הכסף שלכם שם,

אני רוצה לקחת ולפתוח קופת גמל, היום זה קורה, אפשר לעשות זאת. היום "בחיסכון לכל ילד" כל מי שרוצה לקחת ולפתוח חיסכון בסיכון המוגבר, בדבר הגדול ביותר.

מכיוון שאם נשאיר את זה בבנקים במשך 20 שנה, נביא בסביבות 20,000 שקל, 25,000 שקלים, אבל אם נעשה את זה בקופת גמל בסיכון המוגבר, אנחנו יכולים גם להגיע ל-70,000 ש"ח. אומרים את זה גם בביטוח לאומי, בסקרים ובבדיקות שהם עשו. ולכן, אני פה כדי להגיד שזכיתי להביא את החוק הזה. לקח זמן, נלחמנו בבנקים, אבל הצלחנו יחד עם כולם, קואליציה ואופוזיציה, למען ילדי ישראל. היום תעשו את זה. אני כבר עשיתי את זה למען ילדיי, תעשו את זה גם אתם. ואני אומר לכם, הבנקים: אנחנו נלחמים בגדולים, נלחמים בכם,

בעזרת השם אנחנו גם נצליח למען אזרחי ישראל.

אני רוצה גם להגיד מילה טובה ללובי 99, שהוביל את זה איתי ביחד. אנחנו עשינו את זה ביחד, ונמשיך לעשות דברים טובים למען עם ישראל.

תודה רבה. יישר כוח על היוזמה הברוכה הזאת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח חשבונית ושובר זיכוי לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ג 2023. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח חשבונית ושובר זיכוי לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 40 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון,

התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון לוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. אם כן, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון, הרחבת ההגנה מפני פיטורין), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת רם בן ברק וקבוצת חברי כנסת. אני מזמין את חבר הכנסת רם בן ברק להציג את הצעת החוק. בבקשה.

מדווחים על איבוד עניין בעבודה וקושי לעבוד שעות ארוכות,

62% מהחיילים ניסו להסתיר את הקשיים שלהם במקום העבודה כדי לא להיות חשופים לסכנת פיטורים.

ששלחה את המילואימניקים לקרב שבו הם משלמים מחירים כבדים,

כלכליים וחברתיים, לא יכולה להשאיר אותם חסרי כלים להשתלבות מקסימלית בחזרה מהמילואים. זאת חובתנו. באוגוסט האחרון פורסם ב-ynet על דביר דהן, בן 35, זמר ויוצר ששירת 199 ימים בעזה ובגבול הצפון בחטיבת המילואים כרמלי של יוצאי גולני. כאשר הוא שב הביתה,

שוויתרו על שירותי המילואימניקים בטענה שאי-אפשר לסמוך על המילואימניקים, כי הם יכולים להיעלם באמצע השנה. אני בטוח שאף אחד פה באולם לא יתנגד להצעה שנועדה להקל ולהגן מפיטורים של מילואימניקים שבוחרים לצאת לקרב מתוך אהבת הארץ, ועם ההבנה שמי ששלח אותם לחזית לא ישאיר אותם מאחור בשגרה. אני מצפה שכל חברי הבית יתמכו בהצעה הזאת. זו הצעה שבאה בעצם לקבע בחוק את מה שהיה בצו, היא באה לעשות את זה באופן סדיר למי שעשה הרבה מאוד ימי מילואים, שלא יוכלו לפטר אותו לפחות 60 יום אחרי חזרתו מהמילואים. אם הקואליציה תבוא ותגיד שהיא מרחיבה את הצו, אני אוריד את הצעת החוק. אם הקואליציה לא תבוא ותגיד את זה, אני מעלה את החוק להצבעה. תודה רבה. רק שנייה - - - הוא צודק. תודה רבה. אני מזמין את השר יואב בן צור להציג את עמדת הממשלה.

לא, הוא צודק. היה צו הרחבה - - - טלי, אז תצביעי בעד.

צריך להרחיב את הצו - - - חודשיים עד שזה יסתדר. מה, אתה נורמלי - - - בבקשה, אדוני השר. חברת הכנסת טלי גוטליב.

אני יכול?

רבותיי - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, השר התחיל לדבר.

יצא דווקא בסדר שאני שר תורן, כי בעצם שר הביטחון היה צריך לענות על זה ואני עונה במקומו, אבל כנראה אני הייתי צריך לענות על זה מראש. צודק רם בן ברק, צריך לתקן את חוק חיילים משוחררים. עד אתמול היה הסכם קיבוצי עם צו הרחבה שחתמתי עליו. היה צו הרחבה לכלל המשק. ההסכם החדש כבר נחתם, הוא חתום על ידי ארגוני המעסיקים. יש מחלוקת מסוימת עם משרד האוצר, כמעט בוודאות אני איכנס בעובי הקורה, המחלוקת הזאת תיפתר. אני אחתום על ההסכם. אני אחתום על ההסכם ואני אבצע צו הרחבה כמו שהיה עד היום, וזה יקרה. אני רוצה לומר שאנחנו יזמנו את הנושא הזה, להרחיב את זה ל-60 יום. אני שוקל ורוצה לנסות להרחיב את זה ל-90 יום, ואנחנו נעשה את זה. בכלל, באופן כללי, אנחנו תומכים בהרחבת זכויותיהם של משרתי הביטחון איפה שאנחנו יכולים, גם נשות המילואים, גם חטופים, גם פדויי שבי, כולם בלי יוצא מן הכלל. בכל מקום שאנחנו יכולים אנחנו נעשה את הכול כדי להיטיב איתם, מתוך הערכה גדולה ורבה לשירות שנתנו למדינת ישראל. רבותיי, אני אומר שוב, רם, כיוון שזה בהסכם קיבוצי, החוק מתייתר, אין צורך בזה. החוק בגלגוליו ייקח הרבה יותר זמן, ובינתיים יכולים ליפול הרבה חיילי מילואים שיפוטרו מעבודתם. לכן אני אומר שאני מעריך שכבר בימים הקרובים, בשבוע הקרוב, נחתום על ההסכם, וכמה שיותר מהר נפתור את הבעיות התקציביות ונחתום גם על הסכם צו הרחבה שייתן מענה לכלל המשק. לאור זה אני חושב שהחוק מתייתר. אם אתה רוצה לדחות את ההצבעה למועד אחר, בוא נעשה את זה. אני מציע ככה. אם עד אז, בוא נאמר חודש, אם עד אז לא יהיה צו הרחבה, בשמחה. תודה.

רוצה להגיב על עמדת הממשלה.

- - - להצביע לטרומית ואז לא נקדם.

אז תכף נראה מה עמדתו של היוזם, ולפי זה נפעל. ייתכן שהוא יאפשר את מה שהציעה הממשלה. תודה רבה, אדוני. אני שמעתי את דבריו של שר העבודה. אני נוטה לקבל את ההצעה שלך. אנחנו נקבע, נאמר, שלושה שבועות שבהם הם יבואו עם צו הרחבה. אם תכללו את נשות המילואימניקים זה יהיה באמת מאוד מאוד מבורך, ואנחנו נעלה את ההצעה בעוד שלושה שבועות במידה שהם לא יביאו. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה. אם כן, אנחנו לא מצביעים על החוק הזה. החוק יידחה להצבעה בעוד שלושה שבועות, ועד אז יוחלט מה יעלה בגורל החוק הזה.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, השוואת קצבת אזרח ותיק וקצבת נכות לשכר מינימום), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. הצעת החוק נומקה בתאריך 20 בנובמבר 2024, ולכן נשמע כעת את תשובת השר. בבקשה, אני מזמין את השר יואב בן צור שוב להציג את עמדת הממשלה. איפה חבר הכנסת ביטון?

מה סיכמנו? כמה זמן? שלושה שבועות סיכמנו.

שבועיים אמרת לי. שלושה שבועות. שלושה שבועות.

כתוב בתלמוד: "נשאת ונתת באמונה". בסדר. אבל עכשיו קיבלתי עוד אחד. אמרו לי ששבועיים לא יספיקו. שלושה שבועות תן לי. - - - של לקדם את החוק. אמרתי שאני מביא נתונים, ואחר כך נלך יחד להילחם.

תסביר להם.

הצעת החוק של חבר הכנסת מיכאל ביטון רוצה לעשות את קצבת הזקנה דיפרנציאלית, ומי שמקבל מעל 50,000-40,000 שקל יזכה לקצבת זקנה נמוכה. לעומת זאת, את הכסף שיהיה נחלק, כדי שבסופו של דבר אנשים שאין להם פנסיה יוכלו לקבל קצבת זקנה יותר גדולה. אנחנו צריכים לבדוק בביטוח הלאומי את המשמעויות התקציביות, איך זה מתארגן ומסתדר, אם זה נכנס לתוך המערכת. לאחר מכן נדע לומר תשובה נכונה יותר. לכן סיכמתי עם חבר הכנסת מיכאל ביטון דחייה של שלושה שבועות בהצבעה.

תודה רבה.

גם הצעת החוק הזאת תידחה ולא תתקיים הצבעה כעת. רגע, יש הצבעה? לא הבנתי.

אין הצבעה. גם הצעת החוק הזאת תידחה בשלושה שבועות. אופיר כץ, שלושה שבועות.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, העדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. גם הצעת חוק זו נומקה ב-18 בדצמבר 2024, ולכן נשמע כעת את תשובת השר. לא, לא.

על זה אנחנו מצביעים. תשובת השר. אתה לא רוצה תשובה? אם אתה בעד אנחנו מצביעים. אני מזמין את השר שלמה קרעי בשם שר הבינוי והשיכון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי השרים, ידידי חבר הכנסת מיכאל ביטון המציע, אני מקריא לך את תשובתו של שר השיכון הרב יצחק גולדקנופ: אבקש להתייחס להצעת החוק המוצעת בנוגע להעדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים. הוצע במסגרת הצעת החוק לתת עדיפות לחיילי המילואים במכרזים לבנייה עצמית בפריפריה משיעור של 30% ל-70%, ועוד 10% עדיפות לנכי צה"ל.

במכרזים בבנייה רוויה לתת מכסה של 50% לחיילי המילואים. לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע במשרד, אומר השר גולדקנופ, אני מסתייג מהצעת החוק הזו, ואסביר מדוע. ראשית אציין כי יזמתי לראשונה עדיפות של 30% מהדירות בהגרלה למשרתי המילואים. מתחילת תיקון ההחלטה זכו מעל 2,200 משרתי מילואים בדירות במסגרת ההגרלות של מחיר מטרה. כמו כן, דאגנו להטבות בהנחות במחיר הקרקע עד ל-100,000 שקלים ו-10% נוספים באזורי עדיפות לאומית ועוד. כיום מועצת מקרקעי ישראל מוסמכת על פי החוק לקבוע את מדיניות ההטבות במקרקעין, כגון הקצאה לדירות למשרתי המילואים, ועל כן יהיה נכון יותר לבצע שינויים כאלו במסגרת מועצת מקרקעי ישראל כפי שנעשה עד כה, ולא בחקיקה ראשית. לסיום, חשוב לי לציין כי אמשיך ביחד עם כלל גורמי המקצוע במשרד לפעול להגדלת סל פתרונות דיור לכלל האוכלוסייה, בדגש על משרתי מילואים, וזאת באמצעות החלטות במועצת מקרקעי ישראל, כפי שנעשה עד כה, ולא באמצעות חקיקה ראשית. חברי חבר הכנסת ביטון, אני חושב שהשר גולדקנופ אומר כאן: אני מקבל את המהות, אני מקבל את הרעיון. אנחנו נעשה את זה במסגרת מועצת רשות מקרקעי ישראל, שהיא הרשות המוסמכת. אני חושב שכדאי לתת צ'אנס. גם אני, כמוך - - - אני עולה אחריך.

בסדר. אין בעיה. מועצת הרשות כבר

אני כמוך, ואני חושב שיש קונסנזוס בכנסת, אולי חוץ מהמפלגות הערביות כאן - - כי הוא בעד - - - - - שמי שנותן את נפשו למען המדינה - - אני גם הצבעתי בעד - - - חבר הכנסת מיכאל ביטון, תכף יתאפשר לך לדבר כאן. - - צריך לתת לו כפל-כפליים, כמה שיותר. בזמנו הגשתי הצעת חוק לתת מגרשים בנגב ובגליל בחינם לחיילים, אני חושב שהמהות בהחלט טובה, ואני תומך בה - - - - - תנו להם הזדמנות. - - אבל אם שר השיכון אומר: אני אעשה את זה במסגרת מועצת מקרקעי ישראל - - - אתה יודע - - - בוא נעשה את זה ביחד. אז אני שוב אומר, כחבר בממשלה, כששר השיכון אומר לוועדת שרים לחקיקה, אני תומך ברעיון, אני הראשון שהעליתי בכלל מתן עדיפות - - - אבל התנגדו בוועדת השרים. לא, למה התנגדו? כי שר השיכון אומר: אני אעשה את מה שנדרש במועצת מקרקעי ישראל. אנחנו לא באים כאן הרי להיות - - - הם לא עושים.

הרי אנחנו לא באים להיות כאן לעומתיים לשר. השר אומר: אני יזמתי את זה, אני תומך בזה, ואני אשפר את זה במסגרת מועצת מקרקעי ישראל. אתה אולי אופוזיציה, וכל המטרה שלך היא רק לנגח את שר השיכון. זה בסדר. תפסיק, תפסיק, תפסיק.

תגיד, אני עמדתי פה כמו יאיר לפיד ואמרתי "מלחמה", "הרוב"? מה אמרתי? מה אמרתי? אמרתי שאתה אופוזיציה.

אמרת לטייסים "לכו לעזאזל". אמרת "לכו לעזאזל". לא אמרתי. את משקרת, את משקרת. אתם המסיתים הגדולים ביותר של העם הזה. כל היום אתה רק מסית ומפלג. אתם המסיתים הגדולים ביותר של העם הזה.

היושב-ראש שלך מחרחר ריב, מלחמה.

העם כבר לא רוצה אתכם. שלושת רבעי מכם לא יישארו כאן בכלל בכנסת הבאה. כל מה שיש לכם זה רק להסית, לפלג, להדיח - - - - כל היום אתה שופך רעל - - - חיילים. - - גם אתמול, למה?

מה אתה קופץ? על מה אתה קופץ, מאיר? כל היום אתה שופך רעל.

ראיתי דבר כזה. אני אגיד לך על מה, זה חוק צודק בשבילך,

בשבילם,

אבל אני מסביר, מאיר, אני מסביר בטוב טעם - - - אני לא סומך עליו, לא סומך עליו. אולי לא הקשבת, אתה לא סומך כי אתה אופוזיציה.

אם היה מישהו אחר, הייתי סומך עליו. מה זה קשור לאופוזיציה?

גם קודם, גם לפני רגע היו פה שתי הצעות חוק

בהצעת החוק של אלמוג כהן אתם לא הצבעתם. בהצעת החוק של רם בן ברק אנחנו הצבענו בעד כי אנחנו ענייניים,

אתם לעומתיים. אתה ענייני?

שלחתי סרבנים. שקרן, שקרן, שקרן.

יש לך ציטוט שלי? יש לך את ההקלטה שלי? שקרן. שלחת מילואימניקים לעזאזל, שקרן. הוא כל היום משקר.

בכל מקרה, בשם השר גולדקנופ אני מציע למציע להמתין ולראות את השינויים שהוא יעשה במועצת מקרקעי ישראל. אם המציע לא מוכן לחכות וכל מטרתו היא לנגח כאן את הקואליציה, אז שיערב לו. אני קורא לחברי הכנסת להצביע נגד. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון יוזם החוק מבקש להגיב על עמדת הממשלה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת קרעי, אתה יודע כשאתה היית באופוזיציה ואני בקואליציה, חתמתי איתך על שבעה חוקים. אל תדבר איתי על ענייניות.

כל חוק שרצית, קידמנו ביחד. וגם חוק שלך, עכשיו אנחנו מביאים אותו, דיפרנציאליות בקצבת זקנה. אבל יותר מזה, ביקשתם זמן. הממשלה החליטה שהיא תיתן מגרשים לאנשי המילואים. רשות מקרקעי ישראל לא עושה את זה. היא לא יכולה לדווח על 500 מגרשים לאנשי המילואים. גייסתם 400,000 אנשי מילואים, 500 בשנה לא נתתם. מינהל מקרקעי ישראל עושה מה שהוא רוצה. ביוני הממשלה החליטה שהיא תיתן מגרשים, לא נותנים כלום. עכשיו אנחנו מביאים הצעה שאתם אוהבים, לתעדף אנשי מילואים, לתעדף את נכי צה"ל. אמר לנו סעדה, יוקרת משרתי המילואים,

זאת היוקרה. אם המינהל לא עובד, בואו נביא לו חוק על הראש. אם המינהל עושה מה שהוא רוצה, בואו נביא לו חוק על הראש. תת-אלוף פוגל, אנחנו לא נביא חוק לאנשי המילואים? המג"ד סולומון, לא תצביעו בעד אנשי המילואים היום? מה זה הדבר הזה? אני מצביע בעד אלמוג, כי זה חוק טוב של נבטים. אני הבאתי את נבטים, לא אלמוג כהן, לפני עשר שנים בבג"ץ נגד המדינה על שדה תעופה בנבטים. בוא, נשנה את החוק - - - אנחנו נשנה אותו, מה שאתה תגיד. נשנה אחרי קריאה טרומית, מה הבעיה? אחרי קריאה טרומית נשנה הכול. אנחנו נשנה בטרומית מה שתגידו. אם 70% לא טוב, נעשה 60%. אפשר לשנות אחר כך,

אבל למה לא להיות בעד? אני בעד חוקים שלכם. אני הלכתי איתכם נגד הקואליציה שלי על פגיעה בחלשים. אז אתם לא תבואו איתנו היום למילואים? נתנו להם זמן, נתנו להם זמן, הם לא עשו עם זה כלום. תגיע לסיכום עם שר השיכון שהחוק שלך יצטרף לחוק של ואטורי בוועדה. שר השיכון לא בא לכנסת.

תגיע לסיכום - - - שר השיכון לא יודע להגיד למינהל מקרקעי ישראל לעבוד. חבר הכנסת מיכאל. מינהל מקרקעי ישראל לא מבצע החלטת ממשלה לתעדף אנשי מילואים.

יש כאן הצעה, יש כאן הצעה להגיע לסיכום - - יש חוק בוועדה,

- - ואז תמשוך את החוק הזה מהצבעה.

תצטרף אתה לשלי. כבר יש חוק בוועדה, עבר טרומית. ואטורי, תצטרף גם.

אז תגיע לסיכום. אז תצביע בעד אם יש לך את החוק הזה. תצביע בעדו. למה אתם נגד? אז תגיע לסיכום עם שר השיכון. אני הצבעתי בעד חוקים פרטיים שלכם היום וכל יום. מיכאל, מיכאל, כדאי, אולי תגיע לסיכום. אולי תדחה את זה. תגיע לסיכום. - - - בעד. בעד 1.3 מיליארד למען תקומה. זה היה בוועדת השרים. - - - זה היה בוועדת השרים. - - - בשבוע הבא? בשבוע הבא הצבעה? בשבוע הבא הצבעה, לא פחות מזה. מיכאל, מיכאל. מיכאל, אנחנו איתך - - - שבוע הבא הצבעה. שבוע הבא הצבעה. מה אתה מאמין להם? שבוע הבא הצבעה.

צריך כאן הסכמה של יושב-ראש הקואליציה. - - - יושב-ראש הקואליציה - - - בשבוע הבא הצבעה, אני מוכן. המילואימניקים לא יכולים לחכות שנה וארבעה חודשים. אתם אומרים שהם חשובים, ולא נתנו להם 500 מגרשים. יש 400,000 מילואימניקים. אם המינהל לא עושה את העבודה, נביא לו חוק על הראש. המינהל עושה מה שהוא רוצה, קלנר, אתה יודע

גואטה, אתה יודע את זה, המינהל לא עושה את מה שהממשלה רוצה למען המילואימניקים. תודה רבה. מה תודה?

תם הזמן. לא, אני רוצה שנחליט אם מצביעים או לא. אין בעיה.

נתתי שלוש דקות. רגע, אנחנו מצביעים היום? אפשר שבוע או אי-אפשר שבוע? מיכאל, שבועיים. - - - בושה וחרפה. חבר הכנסת, תם הזמן. עמדת הקואליציה היא שלא דוחים בשבוע, אלא אם כן יש סיכום אחר. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה.

- - תודה רבה.

תצביעו אתם בעד, כל הקצינים, כל החיילים. אני לא מחיל האוויר, המג"ד בצנחנים. אח של טייב במילואים, תצביעו בעד האנשים האלה.

מיכאל, תעצור רגע ותקשיב לי. קח אוויר, לא שבוע ראשון, שבוע אחרי זה - - - תודה רבה.

למרות העניינים בחוק הזה אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון, העדפת רכישת קרקע בפריפריה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת

הכנסת, מירב בן ארי ביקשה. הוזכרה כאן הסיעה כמה וכמה פעמים, ולכן אני מאשר לה להגיב על הדברים. תודה, אדוני. אני רוצה להתייחס בשני משפטים למה שהיה כאן עם שלמה

זה לא מעניין. שלוש שעות הוא יושב פה ויוצא מהפה שלו גועל נפש. אין לי מילים אחרות. ואחרי זה עוד באים אליי,

כשאני מוציאה כאן את הגרון שלי ואומרת לו: 14:55. לאף אחד מכם אין גבול? אף אחד לא בא ואומר: לפני שנתיים איימנו לקרוע קריעה, והשנה זה לגיטימי? וכל אלה שהולכים בתקשורת ואומרים בשקט, מתדרכים על מה שהיה כאן, אף אחד מכם לא מסוגל לבוא ולהגיד: בוא'נה, האירוע אתמול במליאה, מעולם לא הקימו ראש ממשלה ממיטת חוליו? אף אחד? אף שר לא מסוגל להגיד את זה? אומרים לי: למה דיברת ככה לראש ממשלה? מה אמרתי לראש הממשלה?

הם מקשיבים כולם. תן לי חצי דקה. אני גם לא אמרתי משהו רע. לא, הכול בסדר.

ממש לא משהו רע, אבל יש זמן, זה הכול. אמרתי לראש הממשלה: אין טיפת חמלה? אין חמלה? אין חמלה לחטופים? אין חמלה למשפחות השכולות? ואתה יודע מה, אפילו את חנוכה, אפילו את חנוכה דרסתם. ומה שהיה כאן השבוע בחנוכה,

נפתחה הדרך לכל החנוכות מעתה והלאה בכנסת ישראל. אל תבואו ותתלוננו או תאיימו לקרוע קריעה. נפתח הפתח. תודה רבה. אם כן, נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק מעמד המשרת בשירות צבאי או לאומי, התשפ"ה 2024, של חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת שרון ניר להציג את הצעת החוק, בבקשה. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום אני מעלה את הצעת חוק מעמד המשרת, שוועדת שרים החליטה לדחות אותה. אני לא מתפלאת שממשלה שמקדמת בכול הכוח את מעמד המשתמט מתנגדת למעמד המשרת, הרי זה מתכנס. מדינת ישראל ניצבת היום בפני צומת גורלי, האם נשמור על האתוס הציוני או שנפגע בערך השירות? התשובה לדעתי ברורה, מי שמשרת יותר צריך לקבל יותר. כחברת כנסת במפלגת ישראל ביתנו, שחרתה על דגלה את תיעדוף משרתי צה"ל, וכחברת ועדת החוץ והביטחון, מרבית הצעות החוק שלי עוסקות בתיעדוף המשרתים בצה"ל. אבל הממשלה, שאנחנו רואים שעסוקה שעות על גבי שעות, שר ביטחון יוצא ובא, ונפגש פה בנושא מעמד המשתמט, איך הם יוכלו לתמוך במעמד המשרת? מה שקורה לנו פה בעיצומה של מלחמה בשבע חזיתות, שהממשלה פועלת בדיוק הפוך, זה בלתי מתקבל על הדעת. רק אתמול הסתבר שהממשלה מכניסה את היד לכיס של אזרחי ישראל, אבל לא רק לכיס של אזרחי ישראל, אין להם כסף גם למענקי המילואים. 5 מיליארד ש"ח לתקציבים קואליציוניים יש למכביר, אבל הגדלות למענקי מילואים למשרתי המילואים, שנאנקים תחת העומס והשחיקה, אין להם. הם התחילו לתת הסבר קלוש, שהם ייתנו רק ללוחמים. אז אני אומרת: תעלו את הכסף ללוחמים.

כדי לתעדף את הלוחמים הם יכניסו את הכסף לכל אלה שב-7 באוקטובר עצרו את החיים מלכת, קפצו, עושים כבר 300 ו-400 ימי מילואים, וכל זאת כדי להגן על ביטחון המדינה. אז במקום להבין שמעמד המשרת ותמורה הולמת למשרתי מילואים זה לא בונוס ומותרות, זה צו השעה, הממשלה הזאת ממשיכה במופע הניתוק ופועלת בכפיות טובה. אני שואלת את עצמי איך בחג חנוכה הם יעזו להצביע כנגד המשרתים, כנגד המעמד המשרת? לא ברור, אבל כנראה שזה הולך לקרות בדקות הקרובות. אז קידום חוק ההשתמטות, שהממשלה מקדמת ביתר שאת ברגעים אלה, הבלוף הזה, שקובע שבתוך שבע שנים יגייסו 50% מהציבור החרדי, זה הרי בלוף שלא מתקבל על הדעת. זה בלוף שמכשיר את ההשתמטות. זה ברור לחלוטין, כי צה"ל הודיע שחסרים לו חיילים עכשיו. אי-אפשר להוון את זה לעוד שבע שנים, צריך עכשיו. וקחו בחשבון את המושג שמדבר על 66,000 בני ישיבות, תהוונו את המספר הזה, ותבינו ש-50% מהם, 33,000, הולכים לעגן להם מעמד מיוחד, מעמד המשתמט. במקום להצביע בעד הצעת החוק שלי, יעגנו עכשיו את מעמד המשתמט. המצב הביטחוני הוא בלתי מתקבל על הדעת: שמענו מה קורה באיראן, קראנו את הדוח של רפאל גרוסי, מנכ"ל סבא"א, שאומר שאיראן ממש לא עצרה את הפעילות שלה,

היא מתקדמת ביתר שאת לנשק גרעיני,

הממשלה מנרמלת את ההתשה והטפטופים של החות'ים בתימן, סוריה זו גזרה נוספת, וברור לנו שאנחנו נצטרך להיות שם, גם באזור החיץ וגם בחרמון הסורי, לבנון, אנחנו מתקרבים ל-60 יום בלבנון, וההפרות הן בלתי פוסקות, וברור לחלוטין שלא ברור מה יקרה בעוד כמה ימים, כשנגיע לשעת השי"ן, הגבול המזרחי עם ירדן, שמשתרע על 300 ק"מ, הגבול המזרחי הזה, מאיפה יהיו חיילים? איך יהיו חיילים לטובת כל הצרכים הללו? בעזרת השם. בעזרת השם. גם בעזרת השם. אנשי המילואים מבצעים למעלה מ-400 יום, והגרף המינימלי הצפוי מדבר על 70 ימי מילואים בשנה בשנים הבאות. אנשי המילואים מהווים רק 4% מהחברה הישראלית, והם 70% מהסד"כ הלוחם, אז מה הבעיה שנעגן להם מעמד משרת? איך יכול להיות שמעמד משרת מדשדש אחרי מעמד המשתמט? תסבירו לי את זה. איך יכול להיות? תלוי באיזו ממשלה את נמצאת. משרד האוצר פרסם שאם לא נגייס את אנשי המילואים ונגייס את הציבור החרדי, נחסוך 30 מיליארד ש"ח בשנה. חיילים בסדיר, גם עליהם רוצים להחיל את המשך השירות ולהאריך להם את השירות ל-36 חודשים. ואני לא מדברת על זה שהמלחמה הנוכחית, מלחמת חרבות ברזל, גרמה לכך שיש לנו 13,200 פצועים, וזה עוד לא סוף פסוק. משרד הביטחון מדבר על כך שמ-60,000 פצועים נגיע ל-100,000 פצועים. כל זה מצריך חיילים עכשיו, לא בעוד שבע שנים. רק שנסבר את האוזן לכולם, הציבור החרדי בני ה-18, גברים בני 18, הם 25% מהאוכלוסייה הכללית. בשנת 2040 הציבור החרדי יהיה 40% מהאוכלוסייה הכללית. יוצרים פה במו ידיכם מעמד משתמט, מעמד חדש, לאזרחים ללא חובות, רק עם זכויות. קצבאות לישיבות לא מפוקחות יש למכביר. הטבות דיור. ראינו מה קרה עם הצעת החוק של חברי חבר הכנסת מיכאל ביטון כרגע בנושא קרקעות לחיילים. כנראה שאת זה לא ייתנו. משכנתאות, הלוואות, הטבות בארנונה, כל מה שהצעתי לעשות בחבילה סדורה אחת לטובת חיילים ומשרתים לא עובר. השיא של הממשלה הזאת הוא שהיא מעודדת אזרחים לא להתגייס, לא להשתלב בשוק העבודה. במקום ליצור פה מעמד משרת, נוצר פה מעמד משתמט ממוסד. מעמד חדש לאזרחים לא יצרניים, שהולך ויגדל. גיוס לצה"ל, צריך להבין, הוא צורך קיומי. כשהבית עולה באש, כולם נרתמים לכבות את השרפה. חייבים לגייס את כולם. אני מבקשת לומר מעל במה זו, אם לא תעגנו את מעמד המשרת ותפגעו בחובת השירות בצה"ל, תפגעו בערך השירות, שילך ויישחק, ותפגעו בביטחון המדינה. כדאי שתבינו את זה. החוק מעגן עיקרון פשוט וקל: מי שמשרת, מקבל, מי שלא משרת, לא מקבל. ככה עושים צדק. בעקבות 7 באוקטובר נוכחנו לדעת את הדברים שצריך לעשות באופן מיידי. יש לנו בעקבות 7 באוקטובר הזדמנות פנטסטית לשנות את המציאות ולתקן עיוות היסטורי. החוק הזה נועד בין היתר לעודד שירות בצה"ל, להרחיב את השירות, לגרום לכך שחרדים ירצו לשרת, לתת תמריץ אמיתי לשירות. אני מצירה על כך שהממשלה דוחה את הצעת החוק שלי בזמן שהיא מקדמת על אוטוסטרדה את מעמד המשתמט. זוהי העת להחזיר את הכבוד למשרתי המדינה, ולא להכניס את היד לכיס שלהם ולקחת להם את מענקי המילואים. זאת העת להבטיח ביטחון לישראל, להוביל לשינוי אמיתי בחברה שלנו, כי מדינת ישראל חייבת להבין שמי שמשרת יותר מקבל יותר. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את שר הבריאות אוריאל בוסו להציג את עמדת הממשלה. בבקשה.

בבקשה, אדוני השר, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, ידידי השר, מכובדיי חברי הכנסת, כמובן שכאן אני משיב - - - בשם, עמדת הממשלה. כן. אני משיב פה את עמדת הממשלה להצעת חוק המשרת בשירות צבאי או לאומי, התשפ"ה 2024, של חברת הכנסת שרון ניר ואחרים. קודם כול אקריא פורמלית את הצעת החוק, אבל לפני שאני אקריא פורמלית, אומר, חברת הכנסת שרון ניר, את איתי או עם הטלפון?

עליתי לכאן במיוחד להשיב לך. שאלו למה אני בוחר להשיב, אמרתי: לחברת הכנסת שרון ניר אני אשיב. במהות של הצעת החוק, כתוצאה, רוב הדברים מתקיימים דה פקטו, ובמקביל ישנה הצעת חוק מקבילה שנמצאים בה כל המוטיבים בהצעת החוק הזו. בהצעת החוק שהגישה חברת הכנסת שרון ניר מוצע לקבוע - - - לא רק שלא מקדמים את ההצעה, גם פיצלו אותה. חבר הכנסת סעדה הוא נושא הדגל של מעמד המשרת, שמביא את זה - - - וחבר הכנסת כהנא. הוא הביא הצעת חוק שמביאה חבילה אחת, ופיצלו לו אותה לכל עבר כדי לתקוע אותה. זה לא לעגן את מעמד המשרת, זה פשוט לקחת הצעת חוק ולזרוק אותה לפח. אני לא מסכים איתך, אבל ככה: בהצעת החוק שהגישה חברת הכנסת שרון ניר מוצע לקבוע: מי ששירת שירות צבאי או לאומי יהיה זכאי לתעודת משרת, אשר תקנה לו הטבות בדיור,

בלימודים אקדמיים, וכן עדיפות בקבלה לשירות המדינה, שזה קיים,

מוצע להעניק נקודת זיכוי בחישוב המס ללוחמים המשרתים שירות מילואים פעיל, וכן לקבוע הטבה למעסיקי עובדים המשרתים במילואים, ודאי שנקודות זיכוי בחישוב המס קיימות, בחלקן. מערכת הביטחון תומכת בהרחבת זכויות לחיילים משוחררים ולמשרתי המילואים, בדגש על הלוחמים, כאות הוקרה והערכה על שירותם ותרומתם לביטחון המדינה, ומי כמוך יודעת כמה מיליארדים נוספו כרגע, בתקופה האחרונה בפרט, כהטבות, בהתאם. הטבות נוספות על אלו הניתנות כיום לחיילים משוחררים עתידות להיות מעוגנות במסגרת הצעת חוק ממשלתית בעניין הוקרת השירות, אשר עבודת מטה בעניינה מקודמת בימים אלו. בנוסף, לאחרונה אישרה הממשלה החלטה שבמסגרתה מוענקים תגמולים, הטבות וסיוע בשלל תחומים, למשרתי המילואים.

בימים אלו נערכת עבודת מטה ממשלתית לצורך גיבוש מערך הטבות נוספות לחיילי המילואים. לאור האמור החליטה הממשלה לדחות את הדיון בהצעת החוק בחודשיים, לצורך בחינת נחיצות ההצעה, בשים לב להתקדמות עבודת המטה הממשלתית. בהיעדר הסכמה של חברת הכנסת המציעה לדחיית הדיון, לא ניתן לתמוך בשלב זה בקידום הצעת החוק.

אני מציע כי מליאת הכנסת תסיר בשלב זה את הצעת החוק מסדר-יומה של הכנסת. חברי הכנסת, קודם כול צריך להודות לחבר הכנסת הרב משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים. הרב גפני, צריך לומר ביושר, ממרום גילו ושנות הוותק שהוא נושא כאן בכנסת, כיושב-ראש ועדת הכספים מנוסה ומקצועי, ניהל וניווט בתקופה האחרונה שלפני סיום שנת המס את ועדת הכספים, עם העברות והסטות כספיות בתיאום עם חברי האופוזיציה עד השעות הקטנות של הלילה, שעות לא שעות, ימים לא ימים. וצריך להודות לו על כך, על עבודה באמת מיוחדת וסיזיפית. ולעוזרו, חבר הכנסת ינון אזולאי. ולחבר הכנסת ינון אזולאי, נציג סיעת ש"ס בוועדת הכספים, שהוא יד ימינו של הרב גפני. אבל צריך לומר מילה טובה לחברי ועדת הכספים,

גם מהאופוזיציה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, שלמשל אתמול, כשהגיעו כספים של משרד הבריאות, הם אמרו אם יש חלק הסכמות, חלק ללא הסכמות. ישנם דברים שהם מעבר להסכמות, ולכן הם אישרו את ההעברות של משרד הבריאות. ואני מודה לכם על כך,

ומי שעזר וסייע. ולחבר הכנסת אחמד טיבי, שאתמול גם כן שם את כל משקלו על כספים של משרד הבריאות, ואמר: אני מבקש שמעבר לכל ההסכמות, משרד הבריאות זה יהיה כחלק מהדרישות שלי. ואני מודה לו על כך.

אני מבקש להתנגד להצעת החוק המונחת כאן. תודה רבה. תודה רבה. אם כן, חברי הכנסת, המציעה רוצה להשיב על עמדת הממשלה או להתנגד לעמדת הממשלה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

מרשים הגיוס שנערך פה כדי להתנגד להצעת חוק מעמד המשרת. הלוואי והייתם מגייסים ככה חיילים לצה"ל, כמו שאתם מתגייסים כדי להצביע נגד מעמד המשרת ומקדמים ביתר שאת את

תתביישו לכם.

כל מי שנמצא פה משרת ונמצא שם. תתביישו לכם. תתגייסו להצביע נגד מעמד המשרת, אבל תצביעו בעד מעמד המשתמט, ותקיימו פה דיונים על דיונים.

אתם חושבים שאנחנו לא רואים מה קורה פה בחדרי חדרים? הינה, אני רואה שגם כבוד שר המשפטים הצטרף אלינו. כולם מגיעים להצביע כנגד מעמד המשרת, אבל או-טו-טו על מעמד המשתמט אנחנו נראה פה הצבעה באוטוסטרדה שהיא בעד. אני פשוט רוצה להגיד לכם שזה מביך שהצעה כזו, שמספרים לי שהיא נמצאת בעבודה בתוך משרד הביטחון, לא מקבלת עדיפות, עובדה שמשרד הביטחון עוד לא הביא לנו הצעת חוק שדוגלת במעמד המשרת. אבל הצעת חוק על חוק ההשתמטות, אנחנו כבר בשבוע הבא נראה אותה פונקט נופלת לנו בוועדת החוץ והביטחון. בואו, תעגנו כעת את מעמד המשתמט. אתם יכולים להתבייש לכם, זה מה שאני יכולה להגיד לכם. תודה רבה. תודה רבה. רק לומר שהקואליציה בעד מעמד המשרת, בעד השירות, וגם התקציב הביא לידי ביטוי את זה. כן, כן, זה המצב. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק מעמד המשרת בשירות צבאי או לאומי, התשפ"ה 2024. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק מעמד המשרת בשירות צבאי או לאומי, התשפ"ה 2024, לא נתקבלה.

41 נגד. אני קובע כי הצעת חוק מעמד המשרת בשירות צבאי או לאומי, התשפ"ה 2024, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום.